הודעה למזכיר הכנסת. ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק התקשורת (המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה) (תיקוני חקיקה) (הוראות שעה) (תיקון מס' 2) (הארכת תוקף), התשס"ט 2009, הצעת חוק שירותי קבורה (תיקוני חקיקה), התשס"ט 2009, והצעת חוק הקולנוע (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ט 2009. לדיון מוקדם: החל בהצעת חוק שמספרה פ/1364/18 וכלה בהצעת חוק שמספרה פ/1387/18,

הסמל והמנון המדינה (תיקון, חובת הדבקת סמל המדינה על כלי רכב ממשלתיים), התשס”ט 2009, מאת חבר הכנסת דני דנון, הצעת חוק האזרחות (תיקון, ביטול אזרחות), התשס"ט 2009, מאת חבר הכנסת דוד אזולאי וקבוצת חברי הכנסת, הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון, השכרה לטווח

של חבר הכנסת מולה הם יעלו את טיעוניהם.

אדוני היושב-ראש, כבוד השר, אני מתכבד להגיש את הצעת האי-אמון מטעם סיעת קדימה על כך שממשלת ישראל במדיניותה מובילה את ישראל לבידוד.

ביקורו של נתניהו, ראש הממשלה, בארצות-הברית, בעינינו היה הגרוע בהיסטוריה של המדינה. בפעם הראשונה ראש הממשלה הישראלי נסע לפגוש את נשיא ארצות-הברית, כשכל מעייניו לחזור בשלום ולא להיות מובך פנימית. במקום לרתום את ארצות-הברית, הידידה הגדולה של ישראל, לגייס אותה לאינטרס של ישראל, ראש הממשלה הסתכל אל אובמה וחשב על ציפי חוטובלי, על זבולון אורלב, על האיומים על שלמות הקואליציה שלו ועל כיסאו האישי. אדוני היושב-ראש, ישראל היא ביתו של העם היהודי, היא מדינה חשובה, ועל כן, כל ראש ממשלה צריך לשמור על הבית הזה ולשמור על עם ישראל, גם כשלפעמים אתה לא פופולרי. כולנו זוכרים איך ראש הממשלה דחה ודחה את פגישתו עם הנשיא אובמה כדי להכין לו תוכנית מדינית מגובשת. שלושה חודשים העולם כולו יושב ומחכה לראש הממשלה, איזו בשורה הוא יביא לנו, לאזור הזה, אזור עקוב דמים. וחשבנו שראש הממשלה יביא לנו תקווה חדשה, אחרי שהוא נהיה ראש ממשלה, כמובן שנבחר בבחירות דמוקרטיות. אדוני היושב-ראש, באף אחת מהמשימות שהוא הציב לעצמו, לא עמד ראש הממשלה. ישראל נמצאת היום במקום בין-לאומי רע מאוד. לראש הממשלה היתה הזדמנות לרתום את מנהיגות העולם החופשי, בוודאי את נשיא ארצות-הברית, אמריקה החשובה מכולם, כדי להביא אותה אלינו, כדי שכיווני החשיבה, המחשבה, כיווני השלום, יגיעו, אבל ראש הממשלה בחר דרך אחרת. האמת, זה לא מפתיע אותנו. ראינו את ראש הממשלה בהתנהלותו בנושא הכלכלי, התקציב, ידענו את תורתו הכלכלית של ראש הממשלה נתניהו ב-2003, היחס שלו לכלכלה, מה הוא אמר על ההסתדרות. אנחנו יודעים באיזו דרך הוא סיים את המשא-ומתן שלו עם עופר עיני בנושא הכלכלי.

כל מה שאפשר להגיד, פתאום בא לנו ראש ממשלה חדש, חשבנו שהכרנו אותו, אמרו לנו שהוא ראש ממשלה חדש, אבל מתברר שהוא אותו ראש ממשלה שהיה, שהעם שלח אותו הביתה, חזר אלינו, אבל חזר אלינו בגדול. זאת ממשלה בלי דרך, אדוני היושב-ראש, אף-על-פי שאמרו שהוא מוכן, ההתנהלות המבולבלת שלו גם לפני הבחירות, גם בתחום המדיני, הוא בא ואמר לנו:

שלום אזורי, כאילו הפלסטינים עומדים ליד, קונים את כל מה שראש הממשלה אמר לפני הבחירות. והוא מכר לנו: יש לי תוכנית מדינית סדורה שהכנתי אותה עשר שנים, כי אני מתכונן להיות ראש ממשלה. איזו תוכנית סדורה, איזו תוכנית מגובשת. בינתיים אנחנו רואים מהומה, אנחנו רואים שישראל הולכת ונהיית מבודדת יותר. מייד לאחר הבחירות סיפרו לנו שנתניהו מינה אנשים להכין את הכניסה שלו לראשות הממשלה, קראו לזה תוכנית 100 הימים, בראשות ד"ר שטייניץ. האמת היא, מה שקרה, מהדיון שהיה, ד"ר שטייניץ נהיה רק לשר האוצר, מעבר לזה ששר האוצר הבטיח את מקומו כשר האוצר, לא קרה שום דבר בשום תוכנית, לא בתחום הכלכלי, לא בתחום המדיני, לא בתחום המלחמה בפשיעה, שום בשורה, שום תקווה, ההכנות ל-100 הימים, כאילו לא היו, הכול התפוגג לו, אדוני היושב-ראש. אנחנו שואלים את עצמנו, לאן אנחנו הולכים? אם אנחנו מדלגים, שמענו את נאומו של ראש הממשלה בבר-אילן, חשבנו, הכין אותנו יותר מעשרה ימים, כל אחד מאתנו חיכה, איזה נאום הוא הולך לתת לנו. חשבנו, הוא הולך לאמץ מדיניות אחראית שמקרבת את ישראל אל השלום. חשבנו שעם המדיניות הזאת הוא ילך לאירופה, לאמריקה, יתקבל. חשבנו, אולי גם אנחנו ניתן לו רשת ביטחון. אבל גם כשהוא אמר את מה שאמר בבר-אילן, הוא אמר מתוך לחץ. הרי ראש הממשלה ידוע, כשאתה לוחץ אותו, דוחף אותו לפינה, הוא מחפש דרך איך לצאת. לכן אמר בקול ענות חלושה: מדינה פלסטינית מפורזת. מישהו חשב, כל אלה שניהלו את המשא-ומתן, הנה יושבת-ראש קדימה ציפי לבני, שניהלה את המשא-ומתן,

היא חשבה שהמדינה שתקום תהיה מדינה פלסטינית חמושה? אבל זה טוב בשביל יחסי הציבור, מדינה פלסטינית מפורזת, כאילו אפשר עוד הפעם לעבוד על העם. אדוני ראש הממשלה חשב שבזה הוא גם קונה את אמריקה,

שהוא יעצום עיניים,

אני אתן עוד הפעם גושפנקה להמשך בניית ההתנחלויות? רק היום שמענו את שר הביטחון מאשר בניית אלפי יחידות דיור מעבר ל"קו הירוק". זה נכון ששר הביטחון הוא כבר הדובר של "כך", הדובר של כהנא, אבל עד כדי כך שהוא ייתן,

דווקא היום, אחרי ששמענו את מיטשל אתמול אומר: לא מוכן להיפגש אתו,

שהקוורטט אמרו אתמול: אתה יודע, אנחנו נגד ההתנחלויות. היום הוא מאשר בנייה עוד פעם בנייה ועוד פעם בנייה. בשביל מה?

למי זה טוב? זה מקרב את ישראל? זה לא מקרב אותה, זה מרחיק אותה. זה מקרב את השלום האזורי שכולם מדברים עליו? זה לא מקרב אותנו. אדוני היושב-ראש, אני חושב

צריך להגיד את הדברים ביושר ובהגינות גם לציבור. אי-אפשר כל הזמן לעשות תעלולים. אתה יכול כל הזמן לבלף?

ראש הממשלה, הרי כינויו הידוע הוא "ביביבלוף", אבל כמה אתה יכול לבלף? כמה אתה יכול לעבוד על הציבור? מה זה הסגנון הזה? אדוני היושב-ראש, המטרה של ראש הממשלה היא בסך הכול

ראש הממשלה רצה, רצה עוד יום להעביר.

אי-אפשר. אבל אם אתה רוצה, אדוני היושב-ראש, שראש הממשלה יוביל, אסור לו לפחד מהרכב הקואליציה שלו. הוא צריך להסתכל מה טוב למדינת ישראל. אם אנחנו ניקח את הנושא האירני, איך אנחנו נתמודד עם הנושא האירני אם אין לנו אמריקה, אם אין לנו גיבוי אירופי? איך אפשר להתמודד עם זה? ברור שצריך להתמודד עם זה.

מה אתה דואג, האמת היא, הרי אצלכם אין בעיה. כל עוד נותנים לכם כסף אתם תגידו אמן לכול. חבר הכנסת נסים זאב, אני מודיע לך, קיבלנו עכשיו הודעה, כולם יודעים שנכנסת לאולם. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, למרות כל מה שאנחנו אומרים, למרות כל מה שאנחנו אומרים, אנחנו אומרים לראש הממשלה: אנחנו נשפוט אותך על-פי מעשיך. חבר הכנסת

בין שאתה אוהב אותו ובין שאתה לא מחבב אותו. אתה לא חושב שלומר על ראש ממשלה כפי שהתבטאת זה דבר שפוגע במדינה כולה? אני לא רוצה כבר להתערב בסגנון, אבל נדמה לי שאדם באמת עם עבר ציוני כל כך גדול, שיודע שיש חילוקי דעות בינינו, למה לכנות ראש ממשלה בצורה מעליבה ביותר,

אבל אם אתה חושב

כי אני לא יודע אם זה חורג מהפרוטוקול הפרלמנטרי, כי כבר שמעתי בלונדון דברים שאמרו על שר חוץ כזה או אחר. אבל אם היו אומרים את זה על ראש ממשלה שאתה היית תומך בו, היית מאוד נעלב ברמה האישית, אני חושב. כדאי לשקול, אדוני היושב-ראש, אני אתן לך את הזמן. כדאי לשקול שאנחנו באמת נעקוץ אחד את השני לגופם של עניינים, ולאו דווקא במין תעלולי לשון שיכול להיות שספינולוגים חושבים שזה נכנס לראש של האומה, אז הם השתמשו בזה בוודאי. למה? למה אנחנו מעל במת הכנסת צריכים לומר ולכנות את ראש הממשלה בדרך שכינית אותו? ואני אומר פעם נוספת: לא מדובר בחריגה מהכללים הפרלמנטריים. אדוני היושב-ראש, אנחנו יודעים מה מצבו של ראש הממשלה. אנחנו באים ואומרים גם עכשיו: הלוואי שכולנו נתבדה.

רוצים לשפוט את ראש הממשלה על מעשיו. הלוואי. אנחנו נהיה הראשונים להתנצל בפניו אם אכן ראש הממשלה מתקדם ועושה מה שהוא אומר לנו,

לכן, אדוני היושב-ראש, ראש הממשלה בהתנהלות שלו, ראש הממשלה במעשים שלו, לא נותן לנו שום דבר שמביא איזו תקווה. ראש הממשלה, במה שהוא אומר לנו יום-יום, אבל כשאנחנו בודקים בדיוק מה קורה שעה-שעה, הדברים נעשים הפוך על הפוך, ולא כפי שאנחנו חושבים שאמור להיות. אדוני היושב-ראש, אני מוסיף לך שלוש דקות על מה שהפרעתי לך. מאה אחוז, אני מודה לך על כך. אדוני היושב-ראש, בסך הכול, מה העם הזה רוצה? מה הוא מצפה ממנהיגיו? העם זה מצפה מראש הממשלה שלו שילך בדרך שמאחדת את העם, שראש הממשלה יראה במדינת ישראל מדינה יהודית-דמוקרטית, יראה במדינת ישראל ביתו הלאומי של העם היהודי לעולם ועד, ולתת זכויות גם למיעוטים שבתוכנו, שיפיח תקווה גם במיעוטים בתוכנו שאינם יהודים. אבל ראש הממשלה הזה, במקום לבחור בדרך הזאת, הוא בוחר בדרך של סקטוריאליות. הוא נותן עוד כיסאות, עוד ג'ובים, עוד מקום. במקום זה, הוא מסדר פרנסה לעוד כמה אנשים, אבל אנחנו מחפשים תקווה, אדוני היושב-ראש. אנחנו מחפשים תקווה שראש הממשלה יוביל אותנו בה.

זה לא מפליא אותנו שהוא מינה גם שר חוץ,

אין לו אישור כניסה אפילו למצרים. אני לא יודע למה הוא עשה את זה, אבל הוא בחר לעשות את זה. אנחנו שופטים אותו על-פי מעשיו, לאו דווקא רק על-פי אמירתו. אבל כל מי שבודק את הביוגרפיה של ראש הממשלה, ואני יכול לומר לך, אדוני היושב-ראש: גם אחרי הסכמי אוסלו, כשראש הממשלה בנימין נתניהו נבחר, הוא פשוט לקח את כל תקוות השלום וזרק אותה לפח. וחשבנו שהוא למד עוד פעם וחזר אלינו. חשבנו שאולי עכשיו, ואף-על-פי שאנחנו ספקנים, הוא התקדם עוד קצת. במקום להתקדם, הלך אחורה. אדוני היושב-ראש,

זו קלישאה לחזור ולהגיד, אבל תשמע, אנחנו שמענו מה אמרו עליו באיטליה, הקוורטט. ביבי מבקר, ראש הממשלה מבקר באירופה, הקוורטט מתכנס, הוא אומר: אנחנו לא בעד מדיניותך. אז מה מחכים?

מה אנחנו נעשה כאן? נשב ונחכה, נחבק אותו? אנחנו באים ואומרים, אדוני היושב-ראש: אנחנו אופוזיציה אחראית, אנחנו מוכנים לתמוך בראש הממשלה גם כשאנחנו ספקנים כלפיו, ספקנים גדולים כלפי מה שהוא אומר לנו, אבל מעשיך יקרבוך, ואנחנו נשפוט אותו על-פי מעשיו. נאומו בבר-אילן, אנחנו בירכנו על שסוף-סוף הוא אמר מה שיושבת-ראש קדימה ציפי לבני אומרת לו: תסכים על שתי מדינות לשני עמים, כי זו טובת מדינת ישראל. אנחנו רוצים רוב יהודי מוצק בישראל. היא אמרה לו את זה, אנחנו נפרדים מהארץ שאנחנו אוהבים אותה,

אבל כדי להבטיח את קיומו של העם היהודי בישראל לעד. ואז הסוף זה שהוא נאלץ, והוא שם עוד מקלות, עוד מקלות בגלגלים. אני לא רואה שמדינות ערב עומדות בתור כדי להיפגש עם ראש הממשלה,

את הדלתות. הלוואי שיפתחו, והשלום יבוא. ולכן אנחנו חושבים שאדוני ראש הממשלה צריך להתפטר ולאפשר לתת לעם תקווה חדשה יותר.

רק למען הדיוק ההיסטורי, חבר הכנסת מולה, כשראש הממשלה התנגד, כאשר עלה לשלטון ב-1996, לאוסלו, היו אתו עוד כמה חברים טובים במפלגתך שהצטרפו לפוליטיקה רק בגלל אוסלו. אדוני היושב-ראש, יכול להיות, אבל אני מניח שההבדל הוא שאצלנו אנשים מתפכחים מהר מאוד, אבל בליכוד ממשיכים ללכת אחורה. גברתי, אני לא אומר את זה לגנותם.

חבר הכנסת בילסקי למשל הצטרף אז לליכוד בגלל עמדתו של ראש הממשלה. אריק שרון כמובן היה,

אפשר היה להתנגד לאוסלו על התהליך, מתוך הבנה שצריך יהיה לחלק את הארץ, אבל לעשות את זה נכון, וזה מה שקדימה רוצה לעשות, טוב, אני הייתי אז בליכוד ודווקא הצטרפו אנשים לתנועה כשאני הייתי כבר חבר הכנסת אז, כמו בילסקי. אני הצטרפתי מתוך הבנה, אני לא הייתי בטוח שזאת היתה הפרשנות שלי אז,

נדמה לי, אני אמרתי את זה בקולי, אני לא מתווכח. אני רק אומר שהשלושה היחידים בקדימה שהתנגדו לעמדה שהוצגה אז על-ידי ראש הממשלה דאז בנימין נתניהו, היו חבר הכנסת שמעון פרס וחבר הכנסת חיים רמון וחברת הכנסת דליה איציק. כל השאר היו בליכוד, שעל ססמתו היתה, ואז עוד האשימו אותנו גם בדברים לא קלים. חבר הכנסת בילסקי, אחד מטובי ראשי הערים שהיו לנו אי-פעם, מצא לנכון אפילו להצטרף לליכוד אז, מה אני יכול לעשות, אבל יכול להיות שאני לא הבנתי. אני שמעתי אותך היטב היטב, הייתי אז הולך אתך יד ביד, לא רק בגלל חיבתי וקרבתי אלא מפני שמאוד רציתי שתהיי חברת כנסת. תודה רבה.

הכנסת חנין זועבי, בבקשה. הואיל והשר ישיב על שתי ההצעות, אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, ההכרזה של שר הביטחון אהוד ברק על הקפאת ההתנחלויות למשך שלושה חודשים עודנה טרייה, והנה היום מתבררת לנו המשמעות האמיתית של ההכרזה הזאת: בניית 1,450 יחידות דיור חדשות למתנחלים של מאחז לא חוקי. כלומר, רק הבניינים של המאחזים הלא-חוקיים הם לא חוקיים, אבל המתנחלים של המאחזים הלא-חוקיים הם חוקיים. הקפאה של התנחלויות היא עוד דרך לומר שהממשלה תמשיך בבניית יחידות דיור מאושרות, ויש אלפים כאלה. זה מסר שמשודר כבר יותר מ-27 שנים, אפילו לפני אוסלו. מאז ראשית השימוש במונח "הקפאת התנחלויות" שום בנייה לא נעצרה. רוב הזמן המטרה היתה לדבר על הקפאת התנחלויות, לשים את הנושא על האג'נדה. זו כנראה מטרה בפני עצמה בעיני הממשלות בישראל. הם חושבים שזה חלק מהמחיר שהן צריכות לשלם: לדבר על הקפאת ההתנחלויות. זה דומה לגישה של ישראל לדבר על שלום, כאילו די בלדבר על שלום ולשים את השלום כחלק מהאג'נדה. אין הכרח להתייחס לשלום בצורה רצינית, כמו שאין הכרח להתייחס להקפאת התנחלויות בצורה רצינית. ואנחנו, הפלסטינים, צריכים להודות בהישג הישראלי הזה, שישראל הצליחה להחליף את הדרישה לפירוק

בעיסוק בהקפאת הבנייה. כבר באתרי האינטרנט הישראליים מזכירים לנו שזו אסטרטגיה של מילוט שישראל התחילה לפני 27 שנים. בסוף קיץ 1982 דרש רייגן ליישם מייד את הקפאת התנחלויות. 27 שנים עברו, והממשל האמריקני עדיין מדבר על הקפאת ההתנחלויות וממשלות ישראל עדיין מבטיחות להקפיא. רק הבטחות שלא יושמו הן הבטחות שצריך לחזור עליהן. כלומר 27 שנים בונים מול הפלסטינים ומקפיאים מול האמריקנים. מאז אוסלו בונים מול הפלסטינים ומקפיאים על שולחן המשא-ומתן. רק אתמול דיברו על הקפאה לשלושה חודשים, ורק אתמול התפרסמו ידיעות על תוכנית חדשה להפקעת אדמות בין ירושלים ליריחו. חברי הכנסת, אנו מדברים על ממשלת מתנחלים. תשעה שרים בממשלה הזאת הם מתנחלים, ולממשלה שמדברת על הקפאת התנחלויות יש תוכנית להפוך את המאחזים לשכונות בהתנחלויות הקיימות. לפני אוסלו, כלומר מ-1983 ועד אוסלו,

ומאז ההתחייבות הראשונה באוסלו גדל מספר המתנחלים בשטחים הכבושים ביותר מפי-שניים. בכל פעם שישראל השתמשה במושג הקפאה, היא התכוונה רק להימנעות מתכנון בנייה נוספת. וגם בזה היא לא עמדה. אוסלו היה ב-1993.

לפני אוסלו, כבר מ-1983 דיברו על הקפאת התנחלויות, ואחר כך חזרו על זה באוסלו ב-1993, אבל אף פעם ישראל לא התכוונה להפסקה טוטלית של בנייה בהתנחלויות.

כבר אולמרט הבטיח הקפאת התנחלויות, ומייד לאחר ועידת אנאפוליס פרסם משרד השיכון מכרז לבנייה בהר-חומה ובתלפיות. הוא הבטיח, ומייד ראש המינהל האזרחי בגדה המערבית הכריז על תוכניות לבניית אלפי יחידות דיור חדשות. לכן עלינו לדעת שדווקא עכשיו משרדי הממשלה ומנגנוני הכיבוש מאוד פעילים ואפילו משתוללים בעניין בניית ההתנחלויות. ב-1996 הצהירה ממשלת ישראל שהיא לא תקים יותר התנחלויות חדשות, והממשלות שבאו אחריה שוב חזרו על הצהרה זו. מאז ההצהרה המקורית נסב הוויכוח לא על הקמת התנחלויות חדשות אלא על הרחבת התנחלויות קיימות, כשישראל מצדה טוענת שיש לאפשר להם להתרחב

גם לפני אנאפוליס ניסו פקידי הממשלה למזער את הלחצים בטענה שהממשלה כבר הקפיאה התנחלויות, בכך שנמנעה ממתן היתרי בנייה חדשים, והשטח הראה אותה תנועה אקטיבית של בנייה חדשה. אדוני היושב-ראש, ישראל מדברת על הקפאת התנחלויות, ומייד מתחילה בצורה יצירתית לפתח אסטרטגיות להרחבת התנחלויות קיימות. אתה מסכים אתי, אני רואה. פעם זה גידול טבעי, שהוא מיתוס ושקר גדול. מספר הלידות מהווה רק כ-60% משיעור הגידול בהתנחלויות, בעוד 40% מקורם בהגירה מתוך ישראל או מחו"ל. שלא נטעה אתכם, גם לגידול טבעי אנו לא מסכימים. אין לתת מקום לגידול טבעי, כי ההתנחלויות עצמן אינן לגיטימיות. הגישה צריכה להיות שההורים בהתנחלויות חייבים להתחיל להבין שהם צריכים לעזוב, ולא להיפך, להרחיב מקום לריבוי הטבעי. אני מצטטת: למתנחלים, כמו לכל בני-האדם בכל מקום, יש זכות ללדת ילדים. ילדי המתנחלים, כמו ילדים בכל מקום, גדלים, ויש להם זכות להקים משפחה,

חברת הכנסת חנין, את בטרנספר? ובית משלהם.

לא קוראים טרנספר,

אין טרנספר בתוך הכיבוש.

הם יישארו. יכול להיות ששם יהיה משהו אחר. את לא רוצה חלילה לעשות להם טרנספר. על בסיס של אזרחות אינדיבידואלית בתוך המדינה הפלסטינית,

מותר להם להישאר. יש זכות למתנחלים להביא ילדים, אולם אין להם ואין לבניהם זכות לגור באדמות ששדדו מהפלסטינים. אסטרטגיה אחרת שישראל פיתחה בשביל לעקר מתוכן את ההקפאה היא בניית המאחזים. מאז מפת הדרכים, שבה אולמרט הכריז על הקפאת ההתנחלויות, ישראל הקימה בשטח למעלה מ-100 התנחלויות חדשות, המכונות מאחזים. סליחה, איפה הם יגורו? הם צריכים לעזוב את השטחים הכבושים

במדינת ישראל. במדינה היהודית, רצית לומר? לא, במדינת כל אזרחיה. התנחלויות לא רשמיות ולא חוקיות, אולם נהנות מכל השירותים של המדינה, הקצאת תשתיות,

אז באיזה מובן הם לא לגיטימיים? באיזה מובן ההתנחלויות של המאחזים הן התנחלויות לא חוקיות? אני באמת לא מבינה באיזה מובן. ומה זאת אומרת, הקפאת התנחלויות, אדוני היושב-ראש, אם ממשיכים בבניית כל אותם פרויקטים שכבר יצאו לדרך ומאפשרים את המשך בנייתן של מאות ואלפי יחידות דיור ותשתיות נלוות? ואנחנו חייבים להזכיר שמתוך אלפי צווי הריסה שהוצאו נגד בנייה בלתי חוקית, בהתנחלויות שכולן לא חוקיות, רק 3% הוצאו לפועל.

ממשלת ישראל ממשיכה לתמוך במפעל ההתנחלויות באופן ישיר באמצעות השקעות ציבוריות, בנייה ואישורים, אולם גם באופן עקיף, בהימנעותה מאכיפת החוק באופן משמעותי. ממשלות ישראל התחייבו שוב ושוב להקפיא התנחלויות, אולם כפי שצוין לעיל, מעולם לא עמדו בהתחייבויותיהן. הן גם התחייבו שוב ושוב לפנות מאחזים בלתי חוקיים, פעולה שחייבת להיעשות בהתאם לחוק הישראלי, למפת הדרכים, להתחייבויות המפורשות שנמסרו בכתב ובעל-פה לארצות-הברית, והן בהתאם להתחייבויות הממשלות לבג"ץ. עם הקפאה כזאת, אדוני היושב-ראש, אין שום צורך בבניית התנחלויות חדשות. הפלסטינים והעולם דורשים הקפאת התנחלויות שמשמעותה עצירת כל פעולות הבנייה. הפלסטינים דורשים, ולא יוותרו, את פירוק כל ההתנחלויות, וכל העולם והפלסטינים מבקשים שישראל תפסיק את דרך המחשבה שמורכבת מתכסיסים של איך לא לקיים התחייבויות, של איך לבנות ובו-בזמן להכריז על הקפאה, של איך להעמיק את הכיבוש ובו-בזמן להכריז על רצון לשלום.

תודה רבה לחברת הכנסת זועבי. אני מבקש מכבוד השר המקשר בין הממשלה לכנסת, השר גלעד ארדן, לבוא ולהשיב על שתי הצעות האי-אמון.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, כמו בכל שבוע האופוזיציה משתמשת בזכותה הלגיטימית להביע אי-אמון בממשלה, מסלפת כרגיל גם את ההיסטוריה הרחוקה, גם את ההיסטוריה הקרובה, ומצפה שבדרך הזאת היא תשכנע את הציבור או את חברי הכנסת להביע אי-אמון בממשלה. נכון שאני מרגיש אפילו משועמם קצת מעצמי לבוא לכאן בכל שבוע ולומר בערך אותם דברים, אבל בלית ברירה, מכיוון שהאופוזיציה מתעקשת, גם אם זו זכותה הלגיטימית, לא חייבים לעשות את זה בצורה כל כך לא מקורית וכל כך לסלף את העובדות. כיוון שהדברים נאמרו, אני חייב להשיב עליהם ולא להותיר אותם באוויר. בראשית הדברים אני אתייחס קצת לעובדות ההיסטוריות שציינה חברת הכנסת זועבי, שהזכירה בדבריה שמדובר באדמות שנגזלו מהפלסטינים ואמרה שכל הישיבה שם לא חוקית. אני רוצה להזכיר לחברתי, חברת הכנסת זועבי, שמדינה פלסטינית לא היתה

לצערי, יש אפילו צעירים ישראלים שלא יודעים את זה, אז כדאי תמיד לנצל את ההזדמנות להזכיר,

מעולם לא היתה מדינה פלסטינית, מעולם לא נשמעה התביעה שלכם למדינה פלסטינית, והריבונות ביהודה ושומרון היתה בידי ממלכת ירדן,

התביעה הזאת קמה ונולדה רק לאחר שאנחנו במלחמת ששת הימים הגבנו על התוקפנות של מדינות ערב ושחררנו את שטחי יהודה ושומרון מהריבונות הירדנית. ביהודה ושומרון יש מקומות רבים שאין לכם שום קשר או שום זיקה היסטורית אליהם, מעולם לא היו בהם יישובים פלסטיניים, והזכות של העם היהודי, היסטורית, תנ"כית, מוסרית, משפטית, בין-לאומית, לשבת במקומות כמו חברון, כמו שילה, כמו בית-אל, לא נופלת מזכותם של הפלסטינים לטעון לריבונות באותו מקום. ועד שתוכרע הריבונות על אותם שטחים, מי שחי באותם מקומות, יש לו זכויות אדם שוויוניות. וכמו שאני מאמין בכל לבי שכל פלסטיני וכל אזרח במדינת ישראל זכאי לזכויות אדם מלאות, אני מצפה גם ממך, דווקא כמי שחיה כאן אתנו במדינת ישראל, כמיעוט שמגיעות לו מלוא הזכויות, הייתי מצפה ממך להבין שגם לילדי המתיישבים ביהודה ושומרון, שגרים שם כחוק, והיישובים שלהם הוקמו כחוק, על-ידי כל ממשלות ישראל, מגיעות להם כל זכויות האדם. חסרות זכויות למתנחלים? המתנחלים כל כך מסכנים? אתה אומר עכשיו שאני חיה במולדת שלך, חברת הכנסת זועבי,

הכבוד, השר משיב לך. ואנו כממשלה, שלא היית רוצה בחלומות הכי שחורים שלי ושלך, שנגיד מחר אולי שלא נבנה ביישובים הערביים במדינת ישראל, כי אנחנו לא רוצים שהם יתרחבו, כי במקומות כאלה ואחרים לא היתה להם זכות מראש לשבת, כי הם היו צריכים לקבל את החלטת החלוקה כמו שהיתה בדיוק, או החלטות אחרות בעבר, אין לנו שום זכות מוסרית וגם לא חוקית להגיד דברים כאלה, אני מצפה גם ממך וגם מחברי האופוזיציה האחרים לא ללכת לאמירות גזעניות,

שפוגעות בזכויות אדם.

ותאמיני לי, אני פשוט מרחם על העם הפלסטיני, אני באמת מרחם עליו,

בתוך מדינת ישראל, יש דמוקרטיה, יש תמיד גופים, ארגונים, פעילים וחברי הכנסת, שיבואו גם אל ממשלת ישראל וידרשו ממנה להתפשר בעמדותיה, ויש איזה תהליך. מי שמייצג את העם הפלסטיני, מתי אי-פעם הוא יבין שכדי שנגיע לסוף הסכסוך ולאיזו פשרה, הוא צריך להסביר גם לצד השני שעל משהו הוא צריך להתפשר? וגם פה לא ניתן לכם לסלף את ההיסטוריה, לא לך ובכל הכבוד גם לא לחבר הכנסת מולה. הבעיה היא לא בנכונות של מדינת ישראל או ממשלת ישראל, אפילו אם זה מהליכוד, מקדימה או מהעבודה, לעשות ויתורים טריטוריאליים. לחבר הכנסת מולה נוח מאוד לבוא עם ספינים ועם כל מיני אמירות שקל לצטט אותן בתקשורת ולהכפיש את ראש הממשלה שלו, וזה אולי הדבר הקל והפשטני ביותר, כי לחבר הכנסת מולה קשה מאוד לענות ולהסביר למה לפני פחות משנה, כשראש הממשלה מטעמו,

הציע ויתור על ריבונות ישראלית בירושלים, הכרה בתביעת שיבת פליטים, שזה יביא לחיסולה של מדינת ישראל, ויתור על 97% משטחי יהודה ושומרון ועוד 3% פיצוי בנגב, הוא זה שהציע את ההצעה הכי מטורפת ומרחיקה לכת,

צריך לומר ביושר שגם ראש הממשלה בשנים 1999 2001,

גם הוא הציע הצעה לא מאוד רחוקה מזה, והבעיה לא היתה בנכונות שלנו לוותר או להקפיא בנייה או לפנות, הבעיה היתה אחת ויחידה, שעוד לא קמה מעולם הנהגה פלסטינית שיש לה כוח ותמיכה, שהביעה איזו נכונות להכיר בזכותו של העם היהודי להתקיים כאן ולומר שאם יתקבלו תביעותיהם, בכך יסתיים הסכסוך. מעולם לא היתה הנהגה כזאת, וזאת הבעיה העיקרית. אף אחד לא הרים מעולם את הכפפה, לא ערפאת הידוע לשמצה, לצערנו גם לא אבו מאזן שנתפס היום משום מה כאיזה מנהיג שניתן לקדם אתו תהליך, אף שהוא מעולם לא נאבק בארגוני הטרור עד שהם לא התחילו לשחוט את אנשיו בעזה לאחר הבחירות שהתקיימו ברשות הפלסטינית. ולכן, בכל הכבוד הראוי, כשבאים לכאן, שלושה חודשים אחרי שנבחרה ממשלה, ומנסים להסית נגדה, להטיח בה רפש ולתלות בה את כל הכישלונות המדיניים שהיו לממשלות הקודמות, שהציעו כמעט כל דבר, הקפאת בנייה הרי זה כסף קטן. מה זה הקפאת בנייה לעומת מה שהציע אולמרט, ביצע בפועל ראש הממשלה שרון והציע ראש הממשלה ברק, ושום מנהיג פלסטיני לא קיבל את זה כהצעה שיכולה להביא לסיום הסכסוך, וגם לא אתם, ערביי ישראל. אפילו את הדרישה הכי לגיטימית והכי בסיסית כשאתם באים בצביעות ומדברים על שתי מדינות לשני עמים, איזה שני עמים? איזה שני עמים? עמדת פה לפני כמה דקות ולא הסכמת להגיד מדינה יהודית, כששאלתי אותך. לא מסכימה, ואתם רוצים עדיין, וזו הבעיה, כמו ב-1967, כמו ב-1948, כמו ב-1917, כמו תמיד, התגובה הפבלובית הקבועה שלכם לכל הצעה שמעגנת את זכותו של העם היהודי לבית יהודי משלו, מבחינתכם אין עם יהודי שיש לגיטימציה לתת לו בית לאומי משלו. בגלל זה קראתם לאבו מאזן ולפניו לערפאת, ואתם ממשיכים לקרוא להם לסרב להכיר במדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי.

ראש הממשלה הנוכחי שינה לחלוטין את הגישה הזאת והוא מנסה לטפל בסכסוך הישראלי-הפלסטיני, היהודי-פלסטיני, בשורש, כי אנחנו מבינים איפה באמת שורש הבעיה, ושורש הבעיה זה לא הקפאת הבנייה, שורש הבעיה זה לא נכונות שלנו לוותר על חבלי ארץ כאלה ואחרים שיש לנו זכויות היסטוריות הרבה יותר גדולות משל הפלסטינים עליהם. זה שלאורך הדורות נטבחנו בארץ הזאת על-ידי עמים שלא קיבלו את נוכחותנו, עדיין לא נותן לגיטימציה מוסרית גדולה יותר לאלה שטבחו בנו או שבעשרות השנים האחרונות חיו כאן. אין להם שום זכות מוסרית או היסטורית גדולה יותר מאשר לעם היהודי. אנחנו נאמר את זה ונחזור ונזכיר את זה, אבל אנחנו רוצים שלום. אנחנו מבינים שכדי להשיג את השלום הזה נצטרך לשלם מחירים כואבים, ואנחנו ניאבק כדי שהמחירים האלה יהיו הנמוכים ביותר שניתן להשיג.

כדי להידבר בכלל על המחיר הזה, צריך לדעת שמולך יושב פרטנר שבכלל רוצה להגיע אתך להסכם שלום שמסיים את הסכסוך, ולא שזה איזה קמופלז' שמטרתו היא תוכנית שלבים בכסות כזאת או אחרת, כמו שיאסר ערפאת ניסה להשיג. זה לב הבעיה, זו מהות הסכסוך. לא תטשטשו את זה. צר לי לומר שכנראה לפעמים יש גם מן המשותף בין קדימה לבין חד"ש, בל"ד והסיעות הערביות האחרות.

אתם עושים את זה, הסיעות הערביות, כי אתם לא רוצים לראות פה מדינה לעם היהודי, והם עושים את זה כי זה נוח להם פוליטית. אבל הציבור יודע את האמת.

הצעות האי-אמון האלה לא משכנעות אף אחד, לא כאן בבית-המחוקקים ולא בציבור הרחב. אני רוצה לומר לך, חבר הכנסת מולה, ולהתחבר למה שהתחלתי לומר:

שלכם על הקפאת הבנייה או על המשך הבנייה במקום כזה או אחר, צר לי לומר לך שוב, ואני יודע שאתה לא מתכוון לזה, הן פשוט משחקות לידי אויבי ישראל. כשאתם מזהירים מפני בידוד מדיני,

ותקן אותי אם אני טועה, שאולי אתם רוצים את הבידוד המדיני הזה,

כי אז יש להם טענות פוליטיות שעוזרות לכם נגד ראש הממשלה. אם הייתם באמת אופוזיציה אחראית, כמו שאתם מציגים את עצמכם, ואם אתם באמת מבינים,

ומקבלים את התהליך הדמוקרטי שנבחרה ממשלה שהוקמה לפני פחות מ-100 ימים, בממשלה הקודמת, שאלה, וראש המממשלה בא ומסביר, חבר הכנסת מולה,

לנשיא ארצות-הברית אובמה ולמנהיגי אירופה, והייתי אתו באחת הפגישות, והוא מדבר קודם כול על לב הבעיה, על שורש הסכסוך ועל הדברים שלא אפשרו עד היום להגיע להסכם. אתם פשוט לא יכולים להתמודד עם ההיסטוריה, עם המציאות.

יושבת-ראש המפלגה שלכם נפגשה עשרות פגישות עם אבו עלא, ואם הבעיה היתה להקפיא התנחלויות וזה יביא למשהו, תאמין לי שהיא היתה מציעה לו את זה ישר, הפוך ומכל הכיוונים, להקפיא את הבנייה.

מה לעשות שאתם יודעים, והציבור יודע, שזו לא הבעיה: לא זה, לא הריבונות בירושלים ולא הרבה דברים אחרים.

הבעיה היא שכרגע, לצערנו, עדיין אין פרטנר בצד השני שמקבל את קיומנו. זו בעיה משותפת, לא של הליכוד. היא בעיה של קדימה, של הליכוד, של העבודה, של מרצ וגם של הסיעות הערביות.

אני אשאל אותו אחרי זה, כשאתם תבינו את זה ותתחילו לנהוג כאופוזיציה אחראית, וכשגם אתם תוציאו הודעות לתקשורת, ולא רק למצוא "ביביבלוף", "ביבישוק" משהו שלתקשורת יהיה נוח לצטט ולהסית נגד ראש הממשלה ולבזות ראש ממשלה של כל העם, כשאתם תבינו מה זה להיות אופוזיציה אחראית, אופוזיציה אחראית זה להגיד לסרקוזי, לאנגלה מרקל, לאובמה: בנושאים האלה אנחנו עם ראש הממשלה, כי גם אנחנו סבורים,

שקודם כול הפלסטינים צריכים להכיר בזה שיש גם לעם היהודי זכות לאומית למדינה משלו. אתם צריכים להגיד להם: כן, הפלסטינים צריכים להגיד קודם כול שבעיית הפליטים צריכה להיפתר מחוץ לשטחי מדינת ישראל. למה קולכם לא נשמע, אם אתם אופוזיציה אחראית, בעניינים הללו? אתה דיברת גם על מדינה מפורזת. אם אתם רוצים לעורר בציבור אמינות לעמדותיכם, גם בעניין הזה תשמיעו את עמדתכם. תאמין לי שכשאתה תאמר את שלושת הדברים הללו, אתה תראה שהבעיה היא הרי לא הקפאת יישובי הקבע, שאנחנו הקמנו אותם יחד מתוך אמונה אמיתית בזכותנו לשבת בארץ-ישראל. זו לא הבעיה. העם יודע את זה. חברי הכנסת יודעים את זה.

אם אתם תעזרו לנו יחד לומר את זה לעולם, יכול מאוד להיות שגם העולם ידע את זה. אבל, כל עוד אנחנו מפלגים את עצמנו לדעת, אתם במו-ידיכם פוגעים במדינת ישראל וגורמים לקידום בידודה המדיני, ואחרי זה אתם באים ומנסים בעזרתו לתקוף את הממשלה.

לכן, אני מציע לדחות את כל הצעות האי-אמון.

חבר הכנסת מגלי והבה. רציתי לשאול אותו, אבל הוא ירד.

הוא לא בשעת שאלות. הוא לא בשעת שאלות, לכן אני אומר: אתם מגישים אי-אמון

כן, זכותו לענות, אבל למה הוא צריך,

אני שאלתי אותו והוא אמר שהוא לא, הוא רוצה לענות,

שיאשים את המדיניות שלו. הוא לא מאשים. הוא משיב על האשמות האופוזיציה כלפי ממשלתו. אי-אפשר לאחוז בחבל משני קצותיו. מה אתה רוצה? אני רוצה שידבר לעניין. אני מתחיל את הדיון הסיעתי בהתאם להחלטת ועדת הכנסת. ראשון הנואמים הוא נציג סיעת קדימה, חבר הכנסת זאב בילסקי.

זאב שמע אותו, ועכשיו הוא יענה לו. האם היה ספק בלבך? אדוני היושב-ראש, זכורים לי ימים שראש ממשלת ישראל נסע לארצות-הברית והתקבל בכבוד מלכים. זכורים לי ימים שראש ממשלת ישראל הגיע לצרפת, והיתה שם אנטישמיות כל כך רבה וכל כך קשה. התקבל בכבוד רב כי הוא אמר שצריך לחלק את הארץ ולחלק את ירושלים? אדוני היושב-ראש, אחרי שהחמאת לי קודם על עברי המזהיר, למה אדוני יקלקל את המחמאות ועכשיו יוציא אותי מחוט המחשבה?

אתה מדבר על דברים בשם אומרם. הרי אתה גואל עולם. אז אתה אומר שראש הממשלה התקבל. נראה שהיו לו קודם דעות אחרות מהדעות היום. אני יודע שאדוני בסוף יפצה אותי בעוד שתי דקות.

אבל מה עם הפיצוי על עוגמת הנפש? הוצאת אותי מקו המחשבה. מרגע זה אני לא מפריע לך. אני קורא את היושב-ראש לסדר מייד. לא להפריע לנואם.

אני זוכר איך ניצחנו את "הפועל ירושלים" בכדורסל ועלינו לליגה, ואיך אדוני היה מבסוט מהביצועים שלי.

אני זוכר נסיעה של ראש הממשלה שרון לצרפת. באמת היה קשה שם, אנטישמיות, ולא היינו כל כך מקובלים שם. והנה, מגיע ראש ממשלה ומתקבל בכבוד גדול על-ידי כולם. הוא פשוט שינה באופן דרמטי את היחס, גם ל-600,000 היהודים שחיים בצרפת וגם לנו, מדינת ישראל. אני עוקב אחרי ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני רואה את ההתנהלות שלו. שמעתי טוב-טוב את נאום בר-אילן. כמו שאדוני שמע, גם אני שמעתי. האמת שחשבתי על אדוני, כי ברגע שהוא אמר,

"שתי מדינות", ידעתי שיש כמה אנשים שזה קשה להם. אין

איפה השר? אתה צודק, אני מייד עוצר את השעון. השר פלד נמצא פה.

אני זוכר אותך היטב. גם סגן ראש הממשלה מרידור פה. מאה אחוז, אין שום בעיה. אתה יכול להוריד לי דקה על מנת שנראה לשר פלד שאנחנו סופרים אותו.

השר. כבר לא מבחינים ביניכם. הסתכלתי על שולחן הממשלה ולא ראיתי שחבר הכנסת פלד,

כמה לספסלי חברי הכנסת. קואליציה, הוא איש צנוע.

היושב-ראש, השר פלד הוא איש צנוע.

תודה רבה. גם הוא מסכים אתנו איך שהוא צריך לשבת. רבותי, נחזור לסדר. אדוני, בבקשה. עקבתי אחרי נאום ראש הממשלה. אני זוכר את המשא-ומתן הקואליציוני, כשיושבת-ראש קדימה ניסתה להוציא את המלים "שתי מדינות לשני עמים" אבל זה היה קשה, אז היא התבטאה באנגלית כי היא חשבה שזה יהיה יותר קל, two state solution, רק שלוש מלים. לא הלך, זה כל כך קשה. כולנו קיווינו ורצינו ואמרנו ונראה ונהיה יחד ואחדות וזה כל כך חשוב. עכשיו מה קרה? מכיוון שהיה כל כך קשה בהתחלה להוציא את המלים האלה, הבין העולם שאותה ממשלה שהיתה לפני כן, שלפחות ניסתה, וצודק השר ארדן שישב פה ואמר: כמה פעמים ישבתם עם אבו עלא? ואם יכולתם, נכון, כל כך קשה, כל כך מייגע, אבל ניסינו, ראש הממשלה, שרת החוץ ציפי לבני, ניסינו כל הזמן להביא לאיזו פריצה, כדי שנוכל בסופו של דבר להגיע להסדר עם השכנים שלנו.

ואז כל העולם,

חבר הכנסת אקוניס. זה דבר פשוט, לא? חבר הכנסת אקוניס, אני צריך

אז אל תצפה עכשיו שהיושב-ראש ייתן לך להעיר לי הערות ככה חופשי חופשי.

הדדיות. בכיוון הנכון. מספיק, חבר הכנסת אקוניס.

מה שקרה עכשיו, אילו ראש הממשלה היה אומר ביושר, מייד בהתחלה, לא רק לנו, שהיתה אז קואליציה כמו שצריכה להיות פה, אבל נעזוב אותנו, היה אומר לכולם: two state solution, זה הכול, עוד לא ביקשו ממנו שום דבר, שתי מדינות לשני עמים. אבל זה היה כל כך קשה. מה קרה כתוצאה מזה? פגענו בהתנחלויות. זה הטרגדיה שלנו, אדוני היושב-ראש. אני שמעתי את חברת הכנסת זועבי מדברת, תינוקות מותר ללדת, אבל שלא יחיו שם, ניקח את כולם לרעננה,

חצי אצלך, חצי אצלך. ניקח את התינוקות. מותר ללדת, אבל לא יגורו שם.

כל העולם היה אתנו, הבין שמדינת ישראל היא מדינה שוחרת שלום. עכשיו תראה מה עשינו, אדוני היושב-ראש. מכיוון שאנחנו לא רצינו בכלל להכיר ברעיון של two state solution, אנחנו היום צריכים להילחם על התינוקות שנולדים, על הגידול הטבעי, סיים את דבריו. הוא עכשיו נמצא על זמן שאול, אז לא להפריע לו לסיים. חס וחלילה, אני מדבר על נאומו זה, ובזה בלבד.

מתוך שלוש דקות. חבר הכנסת אקוניס, אתה מחייב אותי לאפשר לו לעמוד על הבמה עוד זמן רב. נא למצות את הדברים. הבנתי, אדוני היושב-ראש. אבל מכיוון שאני חושב שאני רואה במבטים של האנשים לא רק מימיני, גם האנשים הקרובים אלי, שיש הבנה למה שאני אומר, לא תמיד הסכמה, אבל הבנה. נכון. הבנה זה דבר חשוב בדרך להסכמה. לכן מכיוון שסוף-סוף ראש הממשלה אמר "שתי מדינות", כדאי מהר מאוד לדבוק בדרך שהממשלה הקודמת הנחילה לנו, ואז יכול להיות שהעולם יבין שיש פה מדינה שוחרת שלום, ואז יכול להיות שאנחנו נגן על אותם מקומות, על גושי ההתנחלות הגדולים, שאנחנו רוצים להגן עליהם ולשמור עליהם וללדת את ילדינו שם. הדרך היחידה לעשות את זה היא לסמן לעולם שאנחנו ממשיכים לדבוק בדרך של שלום. אני מודה לך, אדוני היושב-ראש. אני מאוד מודה לחבר הכנסת בילסקי. אני מזמין את חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס לבוא ולומר את דברה של ישראל ביתנו. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, לא קשה להבחין בתסכול שאוחז את האופוזיציה בימים אלה. ובכל זאת קשה להבין את הקלות הבלתי- נסבלת שבה היא מפנה אצבע מאשימה כנגד הממשלה, שבה היא רואה האשם הבלעדי בקיפאון בתהליך המדיני. מבחינתה יש רק אחראי אחד לחידוש המשא-ומתן בינינו לבין הפלסטינים, והאחראי הזה זו מדינת ישראל. מדינת ישראל היא גם האשמה בסגנונו של הנשיא אובמה, על-פי תפיסתכם, היא גם אשמה באי-עמידתו של הממשל החדש בארצות-הברית בסיכומים שהיו לקודמו עם ממשלת ישראל בעניין הבנייה בהתנחלויות.

לאופוזיציה, איך נוהגים שאר הגורמים לסכסוך. היא יודעת היטב את העובדות, היא היתה שם, אבל זה לא מפריע לה להטיח האשמות כלפי הממשלה הנוכחית. ההתעלמות הזאת איננה מצביעה על שיקול דעת אובייקטיבי בנושאים שחייבים לאחד את כולנו. זהו מסע של הלקאה עצמית, אדוני היושב-ראש. אבל צריך לזכור שהדברים מהדהדים מעבר לכותלי הבית הזה. אוזניים כרויות להם בוושינגטון, ברמאללה, בעזה ובדמשק, בטהרן ובביירות, והם מצוטטים, לצערנו, בשופרות של תעמולת הארס נגד מדינת ישראל. לצערנו, זוהי תמונת מצב המשקפת מציאות פרדוקסלית בתקופה שבה האחריות הממלכתית וטובת המדינה מחייבות ריסון ואחריות. לא הכול פוליטיקה, חברים. זר לא יבין זאת, אדוני היושב-ראש. האי-אמון הזה, המגמתי, בא להכפיש ולקנטר, הוא מתעלם מניסיונותיה של מדינת ישראל לקדם תהליך מדיני לקראת שלום. במעמד הזה ובמאמץ הזה הודיע ראש הממשלה כי הממשלה בראשותו תכבד הסכמים והתחייבויות בין-לאומיים של קודמתה. היא לא תקים התנחלויות חדשות, היא לא תפקיע אדמות לבנייה חדשה, היא לא תרחיב יישובים מעבר לקווי המיתאר שלהם. במסגרת הסדר הקבע לסוף הסכסוך הודיע ראש הממשלה בנאומו בבר-אילן כי ישראל תסכים להקמתה של מדינה פלסטינית מפורזת. הוא גם קרא לרשות הפלסטינית לחדש את המשא-ומתן לאלתר. לאחר כל אלה, האם מוכנה האופוזיציה לומר לנו מה היא היתה מציעה? מה בעצם הפתרון שלה? מה השקפת עולמה? האם נאמר כן לכל תביעה ולכל דרישה של הצד השני? לזכות השיבה, למשל? לחלוקת ירושלים? לחזרה לקווי 67'? כל הטרוניה הזאת היא על כך שהממשלה סבורה שחובתה לעמוד על זכותם של יהודים הגרים ביישובי קבע לדאוג לבנייה לגידול הטבעי. ואנחנו מדברים על גידול טבעי ביישובים הקיימים. חשוב להזכיר זאת וחשוב לשים על זה דגש. שאלה לי אליכם, אנשי האופוזיציה, בהיותכם בשלטון אתם הפסקתם את זה? על מה יוצא קצפכם? מה מצפים מהממשלה הזאת לאחר כל אלה שתתייצב דום ותאמר אמן לכל דרישה, לכל תכתיב? שלא תעמוד על דבר וחצי דבר גם כאשר הצד השני לא מכבד את ההתחייבויות שלו? זה מה שאתם מציעים? כך נהגתם? ולאן הגעתם? אני אגיד לכם לאן הגעתם, למבוי סתום. אני חייבת להגיד לכם שזו עת להתפכח, לראות נכוחה את המצב שלנו, לגלות אחריות, בפרט לנוכח האיומים בדבריו של דוברה המוסמך של הרשות הפלסטינית.

כך אמר סאיב עריקאת בימים אלה: "ככל שנתעקש ונסרב להתקדם כך נשיג את כל מבוקשנו". לפי האופוזיציה, הוא צודק. זוהי תמונת המצב, אדוני היושב-ראש, והיא קוראת לכולנו לראות אותה נכוחה ולהתנהג באחריות הנדרשת. אופוזיציה אחראית מתנהגת באחריות, היא מבינה שהדברים יוצאים מכותלי הבית, שהם מגיעים לאויבים שלנו, שהם מגיעים למסע תעמולה שכל כולה נגד מדינת ישראל. זה הזמן באמת לשלב ידיים ולדאוג לביטחון אזרחינו ולעתידנו.

תודה רבה לחברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. אני מזמין את נציג מפלגת העבודה, חבר הכנסת דניאל בן-סימון. אחריו, חבר הכנסת נסים זאב, אשר גילה התאפקות רבה מתוך ידיעה שהוא הולך לדבר מעל הבמה. אדוני היושב-ראש, השר מרידור, חברי הכנסת, כל שבוע אני מוזמן מטעם סיעת העבודה להגיב על הצעת אי-אמון. יש פה מנהג קבוע: עשה לך מנהג קבוע, הגש הצעת אי-אמון כל שבוע. ואז אני בא, לא תמיד אני יודע על מה אני מדבר, כל פעם זה ראש ממשלה משותק, ראש ממשלה מבולבל, ראש ממשלה טועה, וכל פעם צריך למצוא נאום אחר. אבל אני חייב לומר שקראתי היום בעיתונים שאפשר היה להימנע מהצעת האי-אמון הזאת. קראתי בעיתון שנשיא צרפת תמה איך זה שקדימה נשארה בחוץ. אני התפלאתי על הבקיאות שהוא מגלה בפוליטיקה הפנימית.

עכשיו שבנימין נתניהו אימץ את שתי המדינות, two state solution, הוא אמר את זה באנגלית ובעברית, pour les deux peuples,

אבל אנחנו מתקשים בצרפתית. בילסקי, איש הסוכנות היהודית, יודע על מה אני מדבר. היא כנראה שפה מחוץ לחוק. לא, היא בחוק, רק אנחנו משתמשים,

הטקסט, אבל נאמר. אנחנו משתמשים או בשפה העברית או בשפה, זה מוסכם ביני לבין צרצור.

קראתי בעיתונות שהנשיא סרקוזי, שאנחנו מאוד מחבבים אותו ואת הסביבה שלו, תמה איך זה, לאור המצב החדש שנוצר, איך זה קדימה לא אצה קדימה לממשלה. אני קראתי, כמובן.

כשנתניהו ומפלגת העבודה וקדימה, תוכלו לעשות חיים משוגעים, תהליך מדיני, תעשו היסטוריה. אני הסכמתי עם כל מלה שקראתי. לכן אני אומר, יכול להיות שנחסוך את הצעות האי-אמון האלה אם קדימה תיקח את העצה של ידידנו מצרפת, וזה דבר שהוא חשוב בעיני. על מה כן אפשר להגיש אי-אמון? ואני נותן לכם עצה כאיש הקואליציה. אני לא שלם עם התקציב של הממשלה הזאת. יש שם בעיות קשות. כמי שיושב בוועדת הכספים, אני אומר את זה לחברי בליכוד, מצאו את המקום שממנו לוקחים כדי לכסות את כל הגירעונות, תמיד השכבות החלשות. שם תגישו אי-אמון. יש על מה לדבר, תמצאו שותפים. אני אומר את זה כידיד, כמי שאכפת לו. אבל כל שבוע, דווקא בממשלה שעשתה, ואני אומר את זה בצורה הכי הגונה שאפשר, בנימין נתניהו של היום שונה מאשר היה, אלא אם יוכח לי אחרת. אני זוכר שממשלת קדימה, שלושה חודשים אחרי, היינו תקועים עמוק במלחמת לבנון. אז אני חייב לומר, קצת צניעות. קצת צניעות, כי יש מאמץ. הקפאת התנחלויות בתקופה של אהוד אולמרט, מי היה מעלה על דעתו? היום מדברים על הקפאה, וזאב בילסקי, אתה צודק, גם על הצמיחה, מה שנקרא הריבוי הטבעי, מנסים לדבר בצורה רצינית. לכן אני אומר,

לשמור על אמינות כלפי הציבור. כל שבוע, זה פוגע באמינות של האי-אמון. זה באמת כלי אדיר כדי לזעזע את הכנסת, כש-120 חברי כנסת יושבים. מה אנחנו עכשיו, כמו במועדון פנימי, ככה משהו בינינו, מדברים על אי-אמון? אי-אמון זה כלי אסטרטגי, הפכתם אותו לנשק טקטי. אז אני אומר: אם כבר אי-אמון, חכו לנושאים כלכליים רציניים, שבאמת מצריכים דיון. למה לוקחים 90 שקלים ממשפחה שמרוויחה מתחת ל-2,000 שקל? מדברים על תקציבים, אבל רוב הזמן לא מדברים,

אבל החברים שיושבים פה, יש לי הבנה מלאה אתם. לכן אני אומר, כנציגי קדימה, על 90 השקלים האומללים האלה שלוקחים מעניים, על הדיירים משיכוני "עמידר" ו"עמיגור" שרוצים להוציא מהבתים שלהם, זה דורש דיון ואי-אמון, בגלל חוסר האמון שיש בזה. לכן אני אומר לכם, בשבוע הבא אני מבין שנתניהו לא מתפקד, אני גם אתייצב פה ואני אמשיך את הנאום שאני מפסיק עכשיו. תודה רבה לכם. אדוני היושב-ראש, אני מודה לך על הסבלנות שלך, שגילית היום, דווקא היום. תודה רבה לך. תודה לחבר הכנסת דניאל בן-סימון. חבר הכנסת נסים זאב. לרשותך שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הנביא ירמיהו אומר: כי שתיים רעות עשה עמי, אותי עזבו, מקור מים חיים, לחצוב להם בארות נשברים. קדימה, בעצם, עשתה שתיים רעות. כולם שוכחים מי זאת היתה קדימה. קדימה זו היתה הליכוד שבגדה בציבור, בשליחות שלה, הפנתה עורף פתאום ואמרה: אנחנו קדימה. התביישו מעצמם להיקרא עוד ליכוד, ואז חשבו על הרעיון, איך אפשר להתחפש עכשיו וללכת לדרך חדשה. אריק שרון היה נועז מאוד, ואמר: אני מתלבט איך לקרוא למפלגה החדשה, וקרא לה קדימה. כשאני שומע את קדימה פה, מעל הבמה הזאת, אני באמת לא מבין מה ההבדל ביניכם לבין לבין אחמד טיבי לבין כל חברי הכנסת האחרים שכל כך דואגים לפלסטינים. הוא דוקטור. בסדר. אבל כשהוא מדבר וכשאתה, זאב, מדבר, בדיוק אותו הדבר, אותה אידיאולוגיה. אני פשוט לא מאמין לאן ירדתם. במקום להתעסק

וכל פעם להעלות את הצדדים האפלים, תעלו את הדברים החיוביים. מה אמר ראש הממשלה? ראש הממשלה אמר: שלום אזורי, שלום כלכלי, שלום חברתי, peace of mind אפילו הוא אמר, יישוב דעת צריכים קצת. אז בואו נעשה שלום אמיתי.

הרי אנחנו היינו בסרט הזה כבר בשנת 2000, כשאהוד ברק היה פה ראש ממשלה. הוא נתן 97% מיהודה ושומרון, לרבות עזה. על מה דיברו? דיברו על העיר העתיקה, עד איפה בעיר העתיקה יישאר בידי העם היהודי, בידי מדינת ישראל. ומה קיבלנו? קיבלנו טרור של למעלה מ-1,000 הרוגים ונרצחים, נשים וטף. מה, אנחנו שכחנו? אנחנו עיוורים? מה, אנחנו סנילים? לא רואים מה קרה בהיסטוריה שלנו בעשור האחרון? אז כל פעם חוזרים ומדברים, כאילו יש איזו בהלה לשלום. היתה פעם בהלה לזהב, עכשיו בהלה לשלום. מה קרה? כל שבוע שואלים: אולי האמריקנים, חלילה וחס, יכעסו עלינו? מה, אנחנו הבייבי של אובמה? ביבי הוא הבייבי של אובמה? אז מה אתם רוצים?

ברוך השם, עמוד שדרה, יש פה ממשלה יציבה, ממשלה אחראית, אין לה מילות סרק והיא אחראית. כשאנחנו מדברים, אדוני היושב-ראש, על בנייה בתוך יהודה ושומרון, אנחנו צריכים רשות מארצות-הברית כדי לבנות איזו קומה או איזו מרפסת? זה פשוט ביזיון.

אדוני היושב-ראש, מבחינת נעשה ונשמע לא צריכים לשאול,

לא צריכים לחקור. זאב, אפילו הליכוד לא מדבר כך. הגיע הזמן, אדוני היושב-ראש, שכל אותם המרגלים שמוסרים מידע לאויב מתוך "שלום עכשיו", שמבקשים, כבודו יתחיל לסיים. אני כבר אסיים. הם צריכים לעמוד לדין, כי בדיוק הם מרגלים נגד מדינת ישראל ונגד עם ישראל. הסוגיה הזאת מופקרת, אדוני היושב-ראש.

איש דברים אנוכי,

שאין לי ספק שיהיה שינוי, והשינוי יהיה בעקבות מה שקרה בימים האחרונים באירן. לאובמה נפל האסימון והוא הבין שהבעיה היא לא הבעיה הפלסטינית, הבעיה היא העולם הערבי הרדיקלי, הקיצוני,

הוא מילא את פיו מים בזמן שהיה טבח על-ידי אותו צבא אירני שטבח באזרחים. שם לא ראינו אותו גיבור, שם לא ראינו אותו בעל יכולת. הוא שתק. ולכן אני חושב שאנחנו צריכים לפחות לעצמנו להסיק מסקנות, שאם אין אני לי מי לי. תודה לחבר הכנסת נסים זאב. חבר הכנסת אברהים צרצור. אחריו חבר הכנסת אריה אלדד. לרשותך שלוש דקות. כבוד היושב-ראש, גברתי השרה, כנסת נכבדה, מרגיז אותי מאוד הניסיון להשוות אותנו כאוכלוסייה הערבית במדינת ישראל למתנחלים. שמעתי מהשר ארדן, בתשובתו למנמקים את הצעות האי-אמון, הוא פנה בדבריו לחברת הכנסת חנין ואמר: מה הייתם יכולים להגיד אם היינו מחליטים להקפיא את הבנייה בכפרים ובערים הערביים בתוך מדינת ישראל? זאת אמירה אומללה, זאת אמירה שאי-אפשר לעבור עליה לסדר-היום. הדעת לא יכולה לקבל אמירה מהסוג הזה. מה בעצם השר ארדן, בשם הממשלה, אומר? אתם פשוט מאוד שווים מבחינתנו,

משתמע מהדברים שלו, שאנחנו שווים למתנחלים. ולמה אנחנו דוחים בשאט-נפש את ההשוואה הזאת? מסיבות ברורות מאוד, מסיבות חזקות מאוד. סיבה אחת, מפני שאנחנו לא מתנחלים. אנחנו אוכלוסייה ילידית, מה שנקרא באנגלית Indigenous Community. אנחנו חברה מקורית, אנחנו כאוכלוסייה הערבית במדינת ישראל היינו חלק אינטגרלי של עם שהיווה את הרוב בארץ שנקראת פלסטין/ישראל. כתוצאה מסיבות הידועות לכולנו הפכנו למיעוט והפכנו לחלק אינטגרלי של מדינת ישראל, ומאז קום המדינה ועד היום אנחנו מנסים כמיטב יכולתנו לנהל את עניינינו, לנהל את חיינו בצורה שמביאה בחשבון את המגבלות, את הקווים האדומים, את החוק הישראלי, את הריבונות הישראלית, את העובדה הקיימת. מנסים להשתלב במוסדות, מנסים להשתלב בחיי היום-יום של מדינת ישראל. והנה, לאחר 61 שנים, והיום לפני כחצי שעה, עומד שר בשם ממשלת ישראל ומשווה בצורה ישירה או בצורה עקיפה בינינו לבין המתנחלים. אנחנו פשוט מאוד איננו מתנחלים. אנחנו נמצאים פה, במקום הזה, בזכות ולא בחסד של אף אחד, לא של מדינת ישראל כמדינה, לא של יחידים ולא של קבוצות. אנחנו נמצאים פה, חיים פה, במסגרת המדינה הזאת, בזכות ההיסטורית, או בזכות החוק הבין-לאומי, או בזכות ההומנית, ההומניסטית והאוניברסלית. והדבר השני, האמירה הזאת טומנת בחובה, רבותי חברי הכנסת, אני מסיים, עוד דקה אני מוסיף. האמירה הזאת טומנת בחובה דבר מסוכן ביותר. היא טומנת בחובה את האפשרות הזאת של החלפת אוכלוסיות במסגרת הסכם שלום. דובר על כך בצורה גלויה ביותר. אפילו הפילוסופים של השמאל בישראל דיברו על כך, ואני קראתי מאמר שלא אשכח בימי חיי. פילוסוף של השמאל הישראלי, פרופסור אבינרי, כתב ב"ידיעות אחרונות" פעם מאמר שכותרתו: אום-אל-פחם תחילה. מה זאת אומרת? שיש אפשרות במסגרת של הסכם שלום לחילופי אוכלוסיות? הדבר הזה מנוגד, חבר הכנסת צרצור, כל מי שקרא אנגלס ומרקס,

אז מי שטוען, מי שמנסה להשוות בינינו לבין מתנחלים, אומר בצורה חד-משמעית שיש אפשרות כזאת שבמסגרת של הסכם שלום יבוצעו תוכניות של חילופי אוכלוסיות. טענה כזאת פשוט מאוד נגועה בגזענות. מי שחושב פעם בעתיד,

להמעיט עד כמה שאפשר את מספר הערבים במדינת ישראל, הוא דוגל, אם בידיעה ואם לא בידיעה, באידיאולוגיה שאומרת: ככל שמדינת ישראל תהיה נקייה מגורמים זרים, דהיינו ערבים,

וזה דבר שבאמת אי-אפשר לקבלו בשום פנים ואופן.

תודה לחבר הכנסת אברהים צרצור. יעלה חבר הכנסת אריה אלדד. אחריו, חבר הכנסת ניצן הורוביץ. לרשותך שלוש דקות. תודה רבה.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 יש פער בלתי נסבל, כמעט ואקום, בין ההכרזות של נתניהו למעשיו, או חוסר מעשיו. חברי קדימה הציעו היום אי-אמון בממשלה כי מדיניותו של נתניהו מובילה לבידוד מדיני. חברי הכנסת הערבים הציעו אי-אמון בממשלה כי נתניהו מצהיר על כך שבכוונתו לבנות בהתנחלויות. בן-גוריון, כשהתייחס לאו"ם אמר פעם: לא חשוב מה שהגויים יגידו, חשוב מה היהודים יעשו. בפרפראזה נוראה על הדברים האלה אפשר לבוא ולומר: כשהיהודים לא עושים כלום, הופך עיקר מה שהגויים אומרים, ומייד אחר כך גם עושים. בימי-הביניים חשבו שהטבע שונא ואקום, הטבע לא סובל ריקנות. כשיש ריקנות, וכשהממשלה לא עושה, אז נכנסים גורמים אחרים לשטח, בוודאי בנייה ערבית שמשתוללת בכל חלקי הארץ,

בירושלים, והולכים להלבין אותה בשם החוק, להלבין את הפשיעה הסיטונית הזאת.

בשם אותו חוק רוצים לאכוף הריסה של יישובים שהם מגדירים אותם כבלתי חוקיים כי חסרה חתימה של שר הביטחון עליהם,

הטבע לא סובל ואקום, ארץ-ישראל לא סובלת ואקום. כשהיהודים לא עושים, הערבים יעשו.

הלוואי שנתניהו היה בונה בהתנחלויות. צר לי להרגיע את חברי הכנסת הערבים, הלוואי שהיה בונה. בירושלים הוא לא מעז לבנות. בירושלים נתניהו לא מעז לתכנן שכונות יהודיות חדשות.

תוכנית בניין ערים של ירושלים, תוכנית שנמצאת עכשיו על השולחן, מדברת על 20,000 יחידות דיור בשכונות ערביות בלי אף שכונה יהודית חדשה בירושלים. 20,000 יחידות דיור לערבים, אף שכונה אחת לא בירושלים. חברי הכנסת של הליכוד מוחאים כפיים לנתניהו כי הם חושבים שהוא נאם נאום ציוני, וחושבים שאומנם הוא אמר מדינה פלסטינית, אבל הוא בפועל יעשה, הוא יבנה, תכל'ס בשטח יהיה בסדר. כלום לא יהיה בסדר. מי שמוותר על העיקרון, מוותר גם על הפרטים. מי שוויתר על זכותו של עם ישראל למדינה בכל ארץ-ישראל, ומכיר במדינה ערבית בארץ-ישראל, לא יוכל לעמוד גם על הפרטים ועל כך שזכותם של יהודים לחיות ולבנות בכל מקום. אדוני היושב-ראש, הכותרת הראשית ב"הארץ" היום אומרת שבירושלים החליטו להפסיק לאכוף צווי הריסה על כ-20,000 יחידות דיור ערביות. אני מוסיף לך דקה.

הכנסת אריה

אני אבקש את סליחתך, מאחר שאני החלפתי בין צרצור לבין ליצמן, והוא היה צריך להיות הדובר לפניו, וגם חנא סוייד לפניך.

יעלה סגן השר יעקב ליצמן, ואחריו יעלה חבר הכנסת חנא סוייד. לרשותך סגן השר, שלוש דקות. תודה, אדוני היושב-ראש. חבר הכנסת ניצן הורוביץ, תודה. חברי הכנסת, גברתי השרה, הנושא של הקפאת הבנייה בהתנחלויות, אני לא חושב שגם אזרחי ישראל, כל האזרחים, יחשבו שביתר, קריית-ספר, אני נותן דוגמה של מקומות שאי-אפשר להקפיא אותם. יש מקומות שיש בהם ילודה של שתי כיתות ביום. שתי כיתות ביום?

ערים, כן, כן. יש, באלעד למשל. נדמה לי שבני-אדם מביאים ילד או שניים מקסימום, לא כמו חתולים. אבל יש הרבה תושבים, יש ילודה גדולה. זו ילודה לא טבעית. יכול להיות, אצל יהודים הכול לא טבעי. אנחנו חיים בכלל בדברים לא טבעיים. הוא מדבר על העיר אלעד. אני נותן לכם דוגמה. בסדר, אבל שתי כיתות ביום? בקריית-ספר אולי, בביתר גם יכול להיות. בחודש. רבותי, לא להגזים. אמרתי דברים, ואם תרצה אני אשמח לתת לך נתונים מדויקים.

מה שאני אומר, אי-אפשר להקפיא את הבנייה. גם אתם תסכימו, גם אתם לא רוצים, למשל במקומות מסוימים שאתם טוענים שזו בנייה בלתי חוקית, אתם תאמרו: אי-אפשר להפסיק את זה כי זה בסך הכול בנייה רוויה, זו בנייה שגרים שם. אז בואו, לא צריך. יש מקומות ויש מקומות. אף שפשיטא אנחנו נגד הקפאת

אי-אפשר להגיד את זה. אנחנו ממשלת ימין כרגע, ברור. אבל, אני אומר: אי-אפשר להקפיא את הבנייה, להרחיב את המקומות, משפחות גדולות נמצאות שם.

אני לא רוצה להביך אתכם, להגיד לכם שגם אתם תסכימו לכך, ולהגיד לכם שבסך הכול גם אתם מבינים שזה צודק ונכון.

אני לא מצפה שאתם תלכו לנשיא אובמה ותגידו לו: אתה יודע מה? אתם מסכימים עם זה.

לפחות דבר אחד אנחנו יודעים, שהאי-אמון הזה הוא בסך הכול אי-אמון פוליטי, ולא אי-אמון שאתם חושבים באמת באמת באמת שצריך להקפיא את הבנייה. אני אומר את הדברים האלה כי אני, חושבים באמת שצריכים להקפיא. ואם זו בעיה, אז לפרק התנחלויות. אני לא הבנתי בדיוק לְמה את רוצה להגיע. אבל דבר אחד אמרתי, ואני אומר לך מה שאמרתי להם. אני חושב שגם את לא חושבת שצריך להקפיא במקומות שיש ילודה גדולה, שלא יהיה להם איפה לשים. אז למה לבוא? הכי יפה להגיד, ולפחות אני משתדל, כמה שאתם מכירים אותי כאן, להגיד הכול פתוח, הכול על השולחן, הכול אמיתי, משתדל. זה עמדת כולם. אף אחד לא חושב שצריך לסגור את הבנייה לאלו שצריכים להרחיב את המשפחות, לכן אי-אמון כפוליטיקה, אז הכול כמו פוליטיקה. תודה רבה. תודה לסגן השר חבר הכנסת יעקב ליצמן. יעלה חבר הכנסת חנא סוייד, ואחריו, חבר הכנסת ניצן הורוביץ. בבקשה. אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, אני חושב שהצרה והמצוקה של הממשלה הנוכחית הן המשך ההתכחשות לכך שההתנחלויות הן מכשול לשלום. אי-אפשר להיכנס לשיחות שלום אמיתיות, אם נתפסים וממשיכים במסורת של בניית התנחלויות כפי שהיתה מאז ועד היום, ובלי להכיר שכל המושג הזה של התנחלויות הוא טעות היסטורית שמדינת ישראל עשתה כניצול של מצב זמני של כוח ושל כיבוש, ושאין מנוס מלהפסיק את ההתנחלויות על מנת לפתוח,

לתת הזדמנות לכך שיהיה שלום אמיתי באזור. תראו מה קורה. יש אדמיניסטרציה חדשה בארצות-הברית וגם בישראל. האדמיניסטרציה החדשה בישראל, של הליכוד ושל הקואליציה הנוכחית, נתפסים לכך שבזמן של האדמיניסטרציה של בוש הבטיחו לראש הממשלה שרון אז שהם יעלימו עין או שהם יסכימו בצורה זו או אחרת לבנייה בהתנחלויות. אז הליכוד לא הסכים לזה, הוא אמר: לא נכון, אין דבר כזה. עכשיו הליכוד מוציא את זה ואומר: אבל בוש הבטיח לשרון שבעצם אפשר עוד לבנות בהתנחלויות. תראו איזה תהפוכות יש לנו כאן. זה בעצם מה שהממשלה הנוכחית מנסה להגיד שהיו הבטחות מאדמיניסטרציות אמריקניות קודמות. עכשיו הנשיא אובמה והאדמיניסטרציה הנוכחית אומרים: אין דובים ואין יער. הקפאת התנחלויות זו הקפאת התנחלויות. אסור לבנות. ומדברים על ריבוי טבעי. אנחנו מבינים ומאמינים שזה לא ריבוי טבעי, זה ריבוי מאולץ, כי המיקום, כי הדרך, כי הפרויקט הזה בכללותו הוא לא פרויקט חוקי על-פי כללי החוק הבין-לאומי. אין דבר כזה שבשטח כבוש אתה מעביר אוכלוסייה ובונה התנחלויות ואתה יוצר כאילו מצב טבעי. כל המצב הזה הוא מצב מאולץ, הוא לא מצב טבעי, ולכן אין משמעות למושג הזה של ריבוי טבעי. ונניח שעכשיו מאפשרים ריבוי טבעי באותן התנחלויות. אז מה יהיה, נגיד שההתנחלויות יישארו במקום ואין מנוס, לפחות גם על-פי ראש הממשלה נתניהו, שתהיה מדינה פלסטינית. בעתיד, מה יקרה להתנחלויות האלה? הרי ירצו גם להתפתח, גם להרחיב את התחומים שלהן, אז מה יעשו אז? לכן הקריאה עכשיו לריבוי טבעי ולבנייה נוגדת כל היגיון בריא. אם היא לא נכונה עכשיו, היא לא נכונה בוודאי בעתיד, ולכן אין מנוס מלהפסיק את ההתנחלות הזו. אני חושב שממשלת ישראל, אם היא באמת מתכוונת לפתוח פתח לתהליך שלום אמיתי ולפתרון של two state solution כפי שעלה כאן, למרות שמה שהממשלה הזו הולכת ועושה הוא שהיא גם מנסה לבטל את האפשרות הזו כליל, זה בעצם לדגול בפיצוי למתנחלים, להחזיר אותם למקומות שמהם הם באים, לתת להם פתרונות דיור במסגרת גבולות 67' ולהשאיר את האפשרות להקמת מדינה פלסטינית. אני חושב שזו ההזדמנות האחרונה בשביל להגיע לפתרון אמיתי שמתבסס על פתרון של שתי מדינות.

תודה לחבר הכנסת חנא סוייד. יעלה חבר הכנסת ניצן הורוביץ, ואחריו, חבר הכנסת אורי אורבך. לרשותך שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, יש שני עמים שמתגוררים, חיים, בחבל הארץ הזה שיקר לכולנו, ולשני העמים יש זכויות בחבל הארץ הזה שיקר לכולנו. הוא יקר לנו והוא יקר גם להם.

כשבפנינו עומד המצב הזה, עומדת המציאות שבין הים התיכון לירדן חיים 12 13 מיליון בני אדם, מחציתם ערבים פלסטינים ומחציתם יהודים, נשאלת השאלה כיצד אנחנו מתמודדים עם המציאות הזאת. האם אנחנו ממשיכים בכיבוש וממשיכים לבנות התנחלויות ויוצרים דה-פקטו מדינה אחת שבה שורר משטר מפלה, או שאנחנו מגיעים לפתרון מוסכם שהיום יש לו בסיס בין-לאומי וגם בסיס מקומי שרוב היהודים והישראלים תומכים בו ורוב הפלסטינים תומכים בו? פתרון של שתי מדינות, של פשרה היסטורית, של חלוקת הארץ הזאת בין שני העמים ששניהם יש להם זכויות ושניהם יש להם רגש לארץ הזאת ושניהם יש להם תביעה מוצדקת. זאת השאלה. ככל שאנחנו נדחה את ההכרעה ההיסטורית הזאת, ככל שננסה לחבל בה ולעכב אותה באמצעות בניית התנחלויות ובאמצעות המשך הכיבוש ובאמצעות חוקים מפלים, נזיק רק לעצמנו. אני אומר ביחס לסוגיות האלה שעומדות עכשיו על סדר-היום: אנחנו, כשהולכים למהלך של שתי מדינות, לא משרתים את הנשיא אובמה ולא את הנשיא סרקוזי ולא עושים טובה לאבו מאזן או לכל פלסטיני אחר, אנחנו קודם כול פועלים בשם האינטרס הישראלי להגיע למדינה דמוקרטית, מדינה צודקת ולא מדינה כובשת. וכשאנחנו אומרים שלעם הפלסטיני יש זכויות כאן ממש כמו שיש לעם היהודי ואנחנו לא יכולים לשלול את הזכויות האלה, אנחנו לא עושים את זה למען העם הפלסטיני, אנחנו עושים את זה גם למעננו. יש שני עמים בארץ הזו ושניהם חייבים לחיות כאן בשלום. ומי שחושב שהוא ינשל עם אחד ינשל את העם השני, עם אחד יהרוג בעם השני, עם אחד ייקח את האדמות של העם השני, עם אחד יגזול את הזכויות של העם השני, אם פלסטינים כלפי יהודים או יהודים כלפי פלסטינים, מביא את כולנו, יהודים כמו פלסטינים, למצב של עימות והרג ודם, ואת זה אף אחד לא רוצה.

יש קיצוניים בשני העמים שאולי מעוניינים במצב כזה. אם אנחנו, יהודים ופלסטינים, רוצים להמשיך לחיות כאן בארץ הזאת ורוצים שהארץ הזאת תשגשג, אנחנו צריכים להגיע בינינו להסדר. ושוב, רבותי, הגענו לאיזון מספרי, בין הים התיכון לירדן יש כמעט שוויון בין יהודים לערבים. ועכשיו השאלה: מה, אנחנו רוצים להבעיר פה את הכול?

אפשר לשרוף והכול יעלה באש, אצלם ואצלנו. אבל זה לא מה שאנחנו רוצים. אם אנחנו רוצים לחיות כאן וילדינו, ילדיהם של הפלסטינים בצד ילדינו שלנו ואנחנו עצמנו אנחנו צריכים להגיע לשלום, והשלום הוא מדינה פלסטינית בצד מדינה ישראלית, מדינה יהודית שהיא גם מדינת כל אזרחיה, כי גם במדינת ישראל חיים אנשים שאינם יהודים ואנחנו צריכים להכיר בזה. וזו הדרך וכולכם יודעים שזה בלתי נמנע, ומי שינסה לעכב את זה רק יקבל עוד דם ועוד אש, כי זאת הדרך, וככל שנקדים כך ייטב לכולנו.

תודה לחבר הכנסת ניצן הורוביץ. יעלה חבר הכנסת אורי אורבך, אחריו, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה.

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, שתי מדינות לשני עמים זה לא הפתרון, זאת הבעיה, החמרה של הבעיות הקיימות. וכל פעם שאני שומע את הססמה הזאת, כל פעם אתה אומר את אותו דבר.

לעומת שתי מדינות לשני עמים, כל יום שואלים אותם שאלות,

לעומת שתי מדינות לשני עמים שזה נשמע פה לראשונה, היום שמעתי לראשונה את הרעיון של שתי מדינות לשני עמים. כן, אני אומר את אותם דברים כל הזמן. יש אנשים שבכל דיון אומרים משהו אחר, ואני בא עם השקפת העולם שלי. אם ממש תבקש יפה, חבר הכנסת אגבאריה, אני אחליף את הדעות,

כשמבקשים יפה ובנימוס, יש חברי כנסת שמחליפים את הדעות. אבל, תשמע משהו חדש, כשמדברים על שתי מדינות לשני עמים, בסדר, עם אחד זה העם הפלסטיני. מיהו העם השני בהסכמים האלה? בכל מקום שאני שומע את הדיון על שתי מדינות לשני עמים, וכשלוחצים קצת יותר את הצד הפלסטיני מיהו העם השני, אומרים שזהו העם הישראלי, או שמדינת ישראל היא המדינה של כל האזרחים שלה. זאת אומרת, שתי מדינות לשני עמים, אין הכוונה מהצד הפלסטיני שמדובר בעם אחד שהוא העם הפלסטיני והעם השני הוא העם היהודי, אלא העם השני הוא העם הישראלי, שמכיוון שיש בו רוב יהודי אז יש מאפיינים יהודיים. את השקר הזה ואת הסכנה הגדולה הזאת, גם אלו שתומכים בשתי מדינות לשני עמים אסור להם ליפול בפח היקוש הזה, משום שכל התביעות הפלסטיניות שמסתמכות על הסכם החלוקה מ-47', שמדברות על שתי מדינות לשני עמים באזור הזה, שם מדובר במפורש, בהסכמים של האומות המאוחדות, על מדינת היהודים. אבל מדינת היהודים זה דבר שהחברה הפלסטינית והממשל הפלסטיני, ערבים ישראלים או ערבים פלסטינים, תושבי ישראל או תבחרו את ההגדרה אשר תבחרו, אתם לא מסוגלים להוציא מהפה שלכם את המלים שפה, אחרי הסכם השלום והחלוקה, חלילה, מחדש, שפה זאת מדינת היהודים. את זה אתם לא מוכנים להגיד. אתם רוצים מדינה פלסטינית בלי אף התנחלות, כי אתם לא יכולים לסבול את הריח של היהודים בתוך מדינה פלסטינית. קודם כול לפנות את כל ההתנחלויות, שלא יהיו שם יהודים, ופה, במדינת ישראל, תהיה מדינת הישראלים.

היהודים, רובנו ככולנו, אלה שתומכים בחלוקה ואלה שמתנגדים לחלוקה,

חבר הכנסת אפללו, אני מבקש, אם אפשר לדבר יותר בשקט, זה מפריע לדיון. אנחנו היהודים הישראלים לא מוכנים לסבול שאחרי פתרון של שלום, גם אז זאת לא תהיה מדינת היהודים אלא מדינת כל אזרחיה, או רק מדינת הישראלים. זו מדינת היהודים, והערבים תושבי ישראל יהיו בה שווי זכויות. כל השאר אלה דיבורים כדי להשיג קודם כול שליטה של פלסטינים, ללא יהודים, ביהודה שומרון ועזה. בשלב מאוחר יותר, כשמדינת ישראל תהיה חלילה מדינת כל אזרחיה, גם פה יבוא השלטון הערבי. היה לא תהיה. תודה לחבר הכנסת אורי אורבך. חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. אחריו, אחרון הדוברים, חבר הכנסת יריב לוין. חבר הכנסת זחאלקה, לרשותך שלוש דקות. כבוד היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, סיעתי הגישה הצעת אי-אמון נגד הממשלה בגלל, חבר הכנסת אילטוב וחבר הכנסת שי חרמש, תשב לידו, יהיה נוח יותר. הוא לא רוצה לשבת באופוזיציה. היושב-ראש ייתן זמן פציעות. סיעתי הגישה הצעת אי-אמון בגלל מדיניות ההתנחלות של הממשלה. האמת וההגינות של הצעה כזאת, הגשנו והיינו מגישים כמעט

נגד כל הממשלות מאז 1967, כי כולן עסקו בהתנחלויות, כולן בנו התנחלויות, כל אחת בשיטה שלה וכל אחת לפי הכותרת שלה. אם נדבר על מה שהיה מ-1967, ב-20, 30 השנים האחרונות, אולי ב-40 השנים האחרונות, יש פרדוקס: כשהממשלה הצהירה על הקפאת התנחלויות היא בנתה התנחלויות והרחיבה התנחלויות. כשהממשלה אמרה שיש בכוונתה לבנות התנחלויות, לא תמיד היא הצליחה לבנות התנחלויות או להרחיב התנחלויות. למשל, לא נלך לעבר הרחוק, אבל ממשלת רבין מ-1992 עד 1996, אחר כך פרס, כמעט הכפילה את מעשי ההתנחלויות לעומת הממשלה שקדמה לה, שאמרה שהיא רוצה לבנות התנחלויות, בראשותו של שמיר.

בזמן שמיר היתה אינתיפאדה, האינתיפאדה הראשונה, ממשלת 1988 1992. בזמן האינתיפאדה אנשים לא באו לגור בהתנחלויות. למעשה, קצב הבנייה בהתנחלויות היה קטן יותר מאשר בזמן ממשלת רבין, שניהלה משא-ומתן, כמובן עם הבטחה להקפאת התנחלויות. בפועל, מעשה ההתנחלות הוכפל, פי-שניים ואפילו יותר מפי-שניים. אבל למה ללכת רחוק? אחרי אנאפוליס

שהפעילות בהתנחלויות גדלה פי-שניים ואפילו פי-שלושה. למה יש תהליך מדיני? תחת החסות של תהליך מדיני ותחת הססמה של הקפאת התנחלויות הגדילו את ההתנחלויות פי-שלושה. לפני כן, בזמן האינתיפאדה השנייה, קצב הבנייה בהתנחלויות ירד, אף-על-פי שהממשלה אמרה: אנחנו רוצים לבנות. אז כשמצהירים על הקפאה בונים פי-שניים ופי-שלושה, וכשמדברים על בנייה לא מצליחים לבנות מפני שבשטח יש עימות ויש התקוממות פלסטינית לגיטימית נגד הכיבוש ולמען עצמאות ושחרור לאומי, כשאר עמי העולם, שרוצים לזכות בחיים טבעיים. אז כשהממשלה אומרת "מקפיאים",

אני, כמעט כל מי שצופה במעשי ההתנחלויות, רואה שמגבירים את ההתנחלויות. אני שמעתי את השר ארדן נותן כאן נאום צדקני. אני חושב שהוא עבר קורס גלגול עיניים למתקדמים, שבו הוא מעוות את המציאות והופך את הקערה על פיה. הוא מדבר על מציאות, אני לא יודע אם הוא תייר כאן. הוא לא יודע שהפלסטינים חיו כאן, וכשהם הסכימו לגבולות 67' הם עשו ויתור כואב ביותר. זה הוויתור האמיתי.

וכשהם מסכימים לגבולות 67' בלי אף התנחלות אחת, הפתרון,

של שתי מדינות, יהיה אפשרי רק אם לא תישאר התנחלות אחת.

אבקש לסיים. חבר הכנסת זחאלקה, הוספתי לך דקה ויותר, אתה כבר בדקה השישית. אז ההתנחלויות הן מעשה שוד לאור היום ובחשכת הלילה, והצדק הטבעי אומר שצריך לפרק את כל ההתנחלויות עד אפס התנחלות, ואז אולי זאת תהיה הצהרת כוונות ישראלית שאנחנו רוצים להגיע להסדר, או שהממשלה הישראלית רוצה להגיע להסדר. אם ממשלת ישראל רוצה להגיד: אנחנו מעוניינים בהסדר, לפני כן היא צריכה לפרק את כל ההתנחלויות. לפחות להצהיר על כוונה כזאת. תודה לחבר הכנסת זחאלקה. יעלה חבר הכנסת יריב לוין, אחרון הדוברים.

חבר הכנסת יריב לוין, אחרון הדוברים. נא לצלצל. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, אני אתחיל אולי דווקא בהצעת, יש לך המשנה לראש הממשלה פה,

אדוני המשנה לראש הממשלה, שרים נכבדים. שרים. יפה. גם הם עדיין נדמה לי חברי כנסת, לפחות כל הנוכחים כאן. כן, אבל בכל זאת מקפידים. אני אתחיל דווקא בהצעת האי-אמון של סיעות חד"ש, רע"ם-תע"ל ובל"ד, ואני מוכרח לומר לכם שאני ממש מתפלא על ההצעות שלכם, כוונות הממשלה להמשיך את הבנייה בהתנחלויות. אתם שמעתם פעם על ממשלה שנפלה בגלל כוונות כלשהן שמישהו ייחס לה? זה נראה לכם סביר? מה, אתם בוחני כליות ולב? האח הגדול? איך אתם יודעים מי מתכוון ולמה מתכוונים? אבל אני רוצה לומר לכם משהו. הצעת האי-אמון שלכם אותי באופן אישי מאוד מדאיגה, כי אם הכול כל כך טוב ואתם כל כך מרוצים מהממשלה הזאת, עד כדי כך שהבעיה היחידה אתה היא שאולי יש לה כוונות כלשהן לעשות משהו, אני מוכרח לומר שאותי זה מאוד מדאיג. אני הייתי שמח אם היו לכם סיבות אמיתיות להגיש הצעת אי-אמון, מבחינתכם, על תנופת בנייה, על חיזוק היישובים, אז הייתי יכול להבין.

אני יכול לומר שהצעת האי-אמון, לפחות מבחינתכם, מעידה כנראה על כך שבאמת כבר נגמרו כל הקלישאות, אין מה לומר כנגד הממשלה הזאת, ומנסים לבוא ולתקוף אותה על כוונות עמומות כלשהן שלצערי עדיין לא באות לידי ביטוי, כי אני יכול לומר לכם שלדידי, לו באמת בנו, אני חושב שהיתה סיבה עוד יותר חזקה להצביע אמון בממשלה, ואז גם אולי היה אפשר להבין את העמדה שלכם. עכשיו אני רוצה לומר משהו ביחס להצעת האי-אמון של חברי סיעת קדימה.

לבוא ולדבר על הבידוד המדיני של מדינת ישראל, מעבר לחוסר האחריות, זה לטעמי גם חוסר רצינות.

רבותי, אין שום ספק שאם נבוא היום כולנו ונתנדב לעזוב את ארץ-ישראל, לא רק את יהודה ושומרון אלא גם את תל-אביב, ולעלות על האוניות, בכל העולם יריעו לנו, כולם יהיו מרוצים. אבל אני יכול לומר לכם באותו ביטחון, שדקה אחרי שכף רגלו של היהודי האחרון תעזוב את ארץ-ישראל ותעלה על האונייה, שוב איש לא ירצה בנו, שוב נהפוך לבעיה ואף אחד לא יאהב ולא ירצה לראות ולשמוע מאתנו. ולכן אני רוצה לומר לכם שלהתחבב על העולם על-ידי גירוש יהודים ועזיבתם את אדמתם זו חוכמה קטנה וזו חוכמה לדקה, אפילו לא לשעה. ומי שרוצה בבניינה של מדינת ישראל, בישיבתנו כאן, צריך להבין שלא תמיד כולם אוהבים את זה. והמבחן שלנו הוא לא בתשואות שאנחנו מקבלים משונאינו בעולם ולא בהתנגדות שיש לפעמים מצד ידידינו בעולם לחלק מהדברים שאנחנו עושים, אלא בכך שאנחנו עומדים על זכויותינו, עושים את מה שחשוב לעם ישראל, למדינת ישראל, ממשיכים את הדרך שבה החלו אבותינו, ממשיכים את המפעל של דור המייסדים ומבטיחים את המשך קיומו גם לדורות הבאים אחרינו. זוהי חובתנו, בזה אנחנו צריכים להימדד, לא בשביעות הרצון הרגעית או החלקית ממעשינו בשעה נתונה. תודה רבה. רבותי חברי הכנסת, אדוני ראש הממשלה, שרי הממשלה, אני מבקש מכולם לשבת במקומותיהם, ואנחנו נעבור מייד להצבעה על שתי הצעות האי-אמון, שכן סדר-היום עוד גדוש ולפנינו הצבעות רבות שאנחנו כולנו מחויבים בהן. נא לשבת, נא לא לדבר בטלפונים במליאה כי אני מחויב להוציא, חבר הכנסת אקוניס, יושב-ראש הוועדה, אני לפי התקנון מחויב להוציא אותך, מחויב. מה יאמר חבר הכנסת זאב אלקין כיושב-ראש ועדת הכנסת אם אני לא אעשה את זה? כתוב בתקנה שאתם הוצאתם, שמי שמדבר בטלפון צריכים להוציא אותו. לסדר, אדוני היושב-ראש. אדוני היושב-ראש, אין מוציאים אלא אם כן מזהירים. אז נא להסתכל בתקנון ולהיות מוזהרים. רבותי חברי הכנסת, אנחנו עוברים חזרה לסדר-היום ואנחנו מצביעים על הצעת סיעת קדימה בנושא: ראש הממשלה מוביל את ישראל לבידוד מדיני. זו הצעת אי-אמון. רבותי חברי הכנסת, נא להצביע, מי בעד, מי נגד, מי נמנע? הצעת סיעת קדימה להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה.

31, נגד, 52, ונמנע אחד. אני קובע שהצעת אי-האמון מטעם סיעת קדימה לא נתקבלה. רבותי חברי הכנסת, אנחנו עוברים מייד להצבעה על הצעות אי-אמון מטעם סיעות בל"ד, רע"ם-תע"ל וחד"ש בנושא: כוונת הממשלה להמשיך את הבנייה בהתנחלויות. רבותי חברי הכנסת, נא להצביע. מי בעד? מי נגד?

הצעת סיעות בל"ד רע"ם-תע"ל חד"ש להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה.

ונמנעים, 16. אני קובע שהצעת אי-אמון זו, גם היא לא נתקבלה. רבותי חברי הכנסת, אנחנו ממשיכים בסדר-היום, וסדר-היום מחייב גם הצבעה: אישור צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים)

התשס"ט 2009,

התשס"ט 2009. יציג יושב-ראש ועדת הכספים. חבר הכנסת משה גפני, נא לעלות. רשימת הדוברים נסגרה. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, רשימת הדוברים נסגרה.

שניים: חברת הכנסת זוארץ וחבר הכנסת נחמן שי.

אדוני. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אדוני ראש הממשלה, בצו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין) (הוראת שעה), התשס"ט 2009, המונח לפניכם, להגביר את הרמקול. מוצע להעלות את שיעור מס ערך מוסף מ- 15.5% ל- 16.5%. אתם מסכימים, לא לקרוא קריאת ביניים בעמידה. וזאת כהוראת שעה לתקופה שמיום 1 ביולי עד ליום 31 בדצמבר 2010. בהתאמה, מובא גם צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים) (הוראת שעה), התשס"ט 2009, אשר קובע העלאה של שיעור מס השכר והרווח על מוסד כספי ל-16.5%. גם צו זה הינו הוראת שעה לתקופה האמורה. אני מבקש להדגיש, אדוני היושב-ראש, שמה שמובא בהתאמה צו מס ערך מוסף, זה רק על מוסדות כספיים, כבוד השר איתן.

הכנסת אדטו, לא על יד הדוכן לפחות.

מה שמובא בהתאמה, צו מס ערך מוסף, זה רק על מוסדות כספיים ולא על מלכ"רים ולא על עמותות. מלכ"רים ועמותות, שיעור מס השכר שקבוע להם, 7.5%, נשאר, הוא לא עולה. ביום כ"ט בסיוון התשס"ט, 21 ביוני 2009, קיימה ועדת הכספים של הכנסת דיון בעניין הצו המעלה את שיעור המע"מ,

על-פי החוק, קיימת חובת היוועצות של שר האוצר עם ועדת הכספים. על-פי הנוהג, ועדת הכספים היא זו שמביאה בפני מליאת הכנסת על דרך של הצעת החלטה את הצווים האמורים. ועדת הכספים, בשביל זה הגעתם למלכות? לדפוק את העניים? כבוד חבר הכנסת שטרית, נא לתת ליושב-ראש ועדת הכספים להקריא את הדברים. זה רק הקדימון.

זה מה שמצער.

שני הצווים האמורים טעונים אישורה של מליאת הכנסת. ועדת הכספים לא הצביעה על הנושא הזה. קיימו את חובת ההיוועצות. קיימנו על זה דיון, לא קיבלנו החלטה. מליאת הכנסת היא זו שאמורה להחליט.

חברת הכנסת אורית זוארץ, בבקשה, גברתי. אחריה, הודעתי, אל תדאג.

אמרתי: אני סוגר את הרשימה. הופה, כבוד השר מרגי, נא להשגיח בדרכך. בבקשה, חברת הכנסת זוארץ, שלוש דקות. כבוד היושב-ראש, חברי וחברותי חברי הכנסת, פעם אחר פעם אנחנו נחשפים למציאות מאוד מאוד קשה שבה ממשלת ישראל באה ומניחה שוב צו שמבקש להעלות את המע"מ. הפעם, הקורבנות שעומדים מול המטרה הם המלכ"רים, העמותות והמוסדות. כל אותם גופים, ארגונים, קיבלו מכה מאוד מאוד קשה בשנה האחרונה עקב המצב הכלכלי, והעלאת המע"מ ב-1% נוסף תפגע מכה אנושה בכל אותם גופים ולא תאפשר להם לפעול. בתקופה ובעידן שבהם ממשלת ישראל, במדיניות הכלכלית שלה, מתנערת מאזרחיה ומעבירה את הטיפול ברוב תחומי החיים לכל אותם ארגונים ומלכ"רים,

קובעת כאן גזר-דין מוות על כל אותם ארגונים. גם ככה כל אותם ארגונים נמצאים בבעיה כלכלית קשה, בבעיות תזרים קשות של כספים שהגיעו בעבר והיום לא מגיעים. אני מבקשת מחברי הכנסת ומשריה להסתכל על כל אותם נציגי הארגונים והעמותות שאנחנו נפגשים אתם מדי יום ולקיים חשיבה נוספת לפני שאנחנו מאשרים את הצו ההרסני הזה והפוגעני הזה. תודה רבה לחברת הכנסת זוארץ. הדיון הוא דיון משולב. חבר הכנסת נחמן שי, על שני הצווים. חבר הכנסת גפני, יושב-ראש ועדת הכספים, האם אדוני הציג את שני הצווים?

שמתי לב, ודאי. הכול לפי התקנון. לפי התקנון הדיון הוא דיון משולב. חבר הכנסת נחמן שי, אני קורא לו לדוכן. ובכן, חבר הכנסת נחמן שי. הוא לא נמצא. חבר הכנסת אורון, זה דיון משולב ואתה נרשמת לשני,

חבר הכנסת נחמן שי נקרא שמו והוא לא נמצא באולם, בטלה זכותו לדבר. חבר הכנסת אורון, בבקשה.

אני מקפיד מאוד על התקנון ככתבו וכלשונו, גם בקשר לטלפונים. ידידי הטוב, חבר הכנסת עזרא. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני לא יודע אם ציבור חברי הכנסת שיושבים פה מודע לעובדה שאנחנו דנים עכשיו על מעל 2 מיליארדי שקל, ככה מס נוסף, בממשלה שאם אני זוכר נכון, אדוני היושב-ראש, ראש הממשלה אמר: אנחנו לא נעלה מסים, אנחנו נוריד אותם. לא נעלה מסים. ומה מעלים כאן בשני הצווים? מעלים את המע"מ. זה לא מע"מ ירקות ופירות. מע"מ ירקות ופירות, אדוני היושב-ראש, צפוי לנו בחוק ההסדרים. העלאת המע"מ ב-1% באה עכשיו פה. ואני שואל את חברי הכנסת וחוזר ושואל אותם: תגידו, איפה, אדוני שר האוצר לשעבר, חבר הכנסת רוני בר-און, אדוני שר האוצר לשעבר, איפה הראש שלנו? אנחנו בשיא עולמי במסים העקיפים. אנחנו בשיעורי מס מהנמוכים ביותר במס הישיר, נכנס לאולם ראש הממשלה, ומה עושים? מעלים עוד יותר את המסים העקיפים ומורידים עוד יותר את מס הכנסה, ולזה קוראים ניהול כלכלה. הכול תחת הכותרת שמדובר, איך אומר שר האוצר, בשיעורים בלתי פוסקים במבוא לפילוסופיה של הכלכלה? זה תקציב חברתי מאין כמוהו. ואני שואל אותך, חבר הכנסת כחלון, השר כחלון, נעים לי לומר את זה כך, שאתה עם סנטימנט חברתי לא פחות ממני: מה אתם עושים? למה אתם ביד אחת מעלים את המע"מ, שבמשפחות בחמשת העשירונים הנמוכים זה מס קשה מאוד, בשיעורים מאוד גבוהים, ובעשירונים העליונים זה לא כל כך נורא. ואם זה נורא להם, מה עושים? מורידים להם את מס הכנסה עוד יותר. חס וחלילה שלא ייפגעו. איפה ההיגיון? איפה השכל? איפה טיפה רגישות חברתית? וזה מגיע למליאת הכנסת, אדוני היושב-ראש, בתוך הבלגן שקיים פה עכשיו, באיזה צו, אישור צו על 2 מיליארדי שקל, 2 מיליארד 200 שקל. לכן, חברי הכנסת, אני מציע לכם: רגע אחד, לא צריך לאשר את זה, בואו נראה את החוק כולו, בואו נראה את התקציב כולו, בואו נראה מה משיתים ומה מורידים, ואז נדע מה לעשות.

אחרון הדוברים, חבר הכנסת מאיר שטרית. אני מזכיר לכולם שהדיון היה דיון משולב. אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, אדוני ראש הממשלה, קשה לי מאוד מאוד להבין בתקציב החדש שהוגש לנו את הצעדים שהממשלה עושה. אני מוכרח להגיד שגם קשה לי להבין, חבר הכנסת עזרא,

אני אומר: אסור לנו. רואים אותו בטלוויזיה עם הטלפון כל הזמן.

אדוני ראש הממשלה, גם קשה לי להבין, אני מבקש את אוזנו של ראש הממשלה לשתי דקות, קשה לי להבין את ההיגיון קח אותה. אני לא יכול לקחת את האוזן, אני יכול רק לדבר אליו. חבר הכנסת שטרית.

אני לא מכריח את, ראש הממשלה נמצא פה,

בסדר גמור. אוזן היא איבר לא רצוני,

והיא שומעת גם אם לא מסתכלים.

אז קשה לי גם להבין את ההיגיון הכלכלי שלך, כמי שהיה שר האוצר. אני לא מבין את ההיגיון שלכם, חברי הקואליציה. איך אתם מגישים באותה נשימה, אתם אומרים: אנחנו מפחיתים מס הכנסה ב-1%, ועל-פי התוכנית מ-2011 עד 2016 ההפסד לקופת המדינה ממס יחידים ומס חברות בגין הפחתה מגיע ל-69.90 ומשהו מיליארד,

כמעט 70 מיליארד הפסד לקופת המדינה.

כן, ממש יעלה. ראינו איך זה העלה בעבר. זה יעלה יפה מאוד.

לא להפריע לו,

זה לא יעלה שום דבר.

אתה בעד זה. אני שמעתי את זה

כי אחרת, הזמן מוגבל.

באותה נשימה, אתם מעלים את מס ערך מוסף ב-1%, ואת מס ערך מוסף על ירקות ופירות, ושני אלה נותנים בשנתיים הקרובות 4 מיליארדי שקל.

בשבע השנים הללו הם ייתנו בערך 20 מיליארד. המדינה תקבל הכנסה נוספת, בהנחה שאותם אנשים ישלמו את המע"מ באמת במלואו, ואז יגיעו למצב של 20 מיליארד שקל הכנסה, ולהפסד של 70 מיליארד שקל. עכשיו, ההבדל הוא רק אחד, ידידי השר מיקי איתן: מס ערך מוסף דופק את העניים, אלה שבחרו בליכוד ובש"ס, הפחתה במס הכנסה עוזרת רק לחזקים, כי אף אחד לא מקבל הטבת מס בגרוש אחד אם הוא מתחת לסף המס. יש היום מיליון עובדים בארץ שלא מגיעים לסף המס. מיליון עובדים שלא יקבלו פרוטה,

במס, ויוטל עליהם מס נוסף של 1% ועוד מע"מ על פירות וירקות. תסבירו לי איך זה עולה בקנה אחד עם תפיסת העולם החברתית של ש"ס, או של אגודת ישראל, או של הליכוד, אני מוריד את הכובע. אני חושב, אדוני ראש הממשלה, שמה שנכון לעשות זה בדיוק ההיפך, ועוד לא מאוחר. תבטלו את ההפחתה במס הכנסה ותבטלו את המע"מ על פירות וירקות ואת ההעלאה של 1%. זה יותר צודק חברתית, כי אתה מסייע יותר לחלשים. אתה מקבל יותר כסף לקופת המדינה, ואולי יהיו פחות קיצוצים חברתיים, ואתם עוזרים באמת לאוכלוסיות שלשמן אתם נבחרתם. כל העולם, המשק לא נמצא במצב, ידידי מיקי איתן, שאפשר להפחית מסים. עשינו את זה כשהיתה צמיחה גדולה במשק והיה עודף הכנסות. יכולנו להפחית מסים. היום אתה במשבר. הכנסות המדינה נפגעו בחור של 40 מיליארד שקל. מה אתה מפחית עוד מסים? נגיד בנק ישראל התנגד. חבר הכנסת שטרית, הזמן תם, אני רק רוצה להזכיר לך שנדמה לי שבחוק ההסדרים ניתן פיצוי לשכבות החלשות, נקודתית. יש פיצוי לנצרך ולא למצרך. אני דיברתי היום רק על שני המושגים האלה, אבל בשבוע הבא תהיה לי הזדמנות במסגרת אי-אמון נוסף להסביר לפרטים עוד שורת גזירות שכולן פוגעות באוכלוסיות החלשות.

ידידי היושב-ראש, זה אנטיתזה לתפיסת העולם של הליכוד ושל ש"ס ושל אגודת ישראל, שדאגה לחלשים. תודה רבה לחבר הכנסת מאיר שטרית, שהיה גם שר האוצר בעבר. רבותי חברי הכנסת, רבותי השרים, אדוני ראש הממשלה, כולם לשבת על מקומותיהם. אנו מצביעים בנפרד על שני הצווים. בהצבעה אחת אנו מצביעים על צו אחד, ובהצבעה שנייה על צו שני. אני לא מצביע כי אני מחכה שיעבור הזמן מהצלצול. אני מעלה להצבעה את אישור צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים) (הוראת שעה), התשס"ט 2009. רבותי חברי הכנסת, נא להצביע. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצעת ועדת הכספים בדבר אישור צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים) (הוראת שעה), התשס"ט 2009, נתקבלה. 50 בעד, 24 נגד, אין נמנעים. אני קובע שצו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים) (הוראת שעה), התשס"ט 2009, אושר על-ידי הכנסת.

מי נגד? מי נמנע?

נתקבלה. בקולותיהם של 49 חברי כנסת כנגד 24, ובאין נמנעים, אני קובע שצו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין) (הוראת שעה), התשס"ט 2009, אושר על-ידי הכנסת. תודה רבה. אנו ממשיכים בסדר-היום: הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 171 והוראות שעה), התשס"ט 2009, קריאה ראשונה. אני מזמין את סגן השר, חבר הכנסת יצחק כהן, לעלות ולהציג את החוק. שר האוצר? בבקשה. כתבו לי שהסגן מציג את זה. אדרבה ואדרבה. רבותי חברי הכנסת, הרשימה נעולה. אתה אחרון הדוברים, חבר הכנסת ביבי. אדוני היושב-ראש, ראש הממשלה והשרים, ראש האופוזיציה, חברי הכנסת, לידתה של הצעת חוק זו בפסיקה של בית-המשפט העליון בנושא הכרה בהוצאות מטפלת. בית-המשפט העליון פסק בעניינה של ורד פרי כי הוצאות השגחה על ילדים מותרות בניכוי החל משנת המס 2010. עם זאת, נאמר בפסק-הדין: "מאליו יובן, כי אם סבור המחוקק כי יש להתיר בניכוי הוצאה שאינה מותרת, או כי יש לאסור בניכוי הוצאה מותרת, ביכולתו ובסמכותו המלאה לעגן זאת בחקיקה מפורשת". יש לי המון כבוד לבית-משפט העליון ולבתי-המשפט בישראל בכלל. עם זאת, לפסק-הדין יש השלכות כלכליות ניכרות בערך של 3 מיליארדי שקלים כבר בשנת 2010, ולכן ראה בית-המשפט לנכון לדחות את תחולת פסק-הדין ולהציע מפורשות בטקסט למחוקק, לממשלה ולכנסת, להימלך בדעתם ולחוקק כדי להעביר את החקיקה ולהעביר את המצב החוקי לפי מיטב הכרתם. וזאת אנו עושים היום. רבותי חברי הכנסת, עם כל הכבוד לבית-המשפט, ויש כבוד, המדיניות הכלכלית, סדרי העדיפויות במשק נקבעים בדמוקרטיה על-ידי שר האוצר, הממשלה, באישורה של הכנסת. בית-המשפט העליון דן בטקסט של החוק. הוא לא רואה ולא צריך לראות את התמונה הכוללת, את סדרי העדיפויות במשק ובכלכלה. זה תפקידנו, וזאת אנו עושים היום. אדוני היושב-ראש, משבר כלכלי חסר תקדים מקיף את העולם כולו ומאיים על הגדולות והחזקות שבמדינות העולם. המשבר הנוכחי מאיים איום של ממש על כלכלת ארצות-הברית, על כלכלת יפן, על כלכלת אירופה, וגם על המשק הישראלי,

על התעסוקה ועל כלכלת ישראל ועל החוסן הלאומי שלנו. ובעת כזו על אחת כמה וכמה שסדר העדיפויות הנכון צריך להוביל את המדיניות הכלכלית, וטוב עשה בית-המשפט העליון שהכיר בזאת והפנה את הדבר לפתחנו, לכנסת. אדוני היושב-ראש, אני רוצה

כשר האוצר הייתי שמח, באמת שמח, לתת יותר, הרבה יותר למגוון רחב של נושאים מאוד מוצדקים, כולם מאוד מוצדקים. הייתי שמח לתת יותר לבריאות, הייתי שמח לתת הרבה יותר לחינוך, הייתי רוצה לתת יותר לפריפריה ולירושלים עיר הקודש, ולביטחון, ולרווחה, לעזרה לחלשים, ולעלייה ולקליטה, ולאין-ספור נושאים.

ולא פחות מכך הייתי שמח לתת יותר לעידוד עבודת נשים, בעיקר עבודת אמהות לילדים קטנים.

אבל אינני יכול להתעלם מסדר העדיפויות,

באירופה ובארצות-הברית, ביפן ובסין וגם בישראל. וסדר העדיפויות בימים אלו הוא חד-משמעי. המשק קודם, הכלכלה קודם, המלחמה באבטלה קודם, העזרה למובטלים שנפגעים מהמשבר ואין להם עבודה קודם. זה המאבק, חברת הכנסת זוארץ, את רשומה לדיון. המאבק

המאבק לשמירת כושר התחרות של התעשייה הישראלית ושל היצוא הישראלי, כדי שבעוד שנה, שנה וחצי, בתום המשבר העולמי, נוכל להמשיך להתחרות בהצלחה בשוקי העולם ולהצעיד את המשק קדימה קודם. ולכן, למרות הרצון הטוב, והרצון הטוב של שר האוצר, של משרד האוצר ושל הממשלה איננו פחות טוב משל האופוזיציה. מעניין שגם האופוזיציה, תנועת קדימה, לפני שנה ולפני שנתיים לא חוקקה את אותו חוק להכרה בהוצאת מטפלת, או אפילו את אותו חוק מתון יותר של תוספת לאמהות עובדות שאנחנו מניחים היום לאישור הכנסת.

אני מציע לאופוזיציה, אדוני שר האוצר,

שר האוצר לשעבר, בר-און. אדוני, עם כל הכבוד לשר האוצר

רשות דיבור אני נותן. אם השר רוצה להעיר הערה, מבחינתי זה בסדר. לי אין בעיה עם הזמן, רק אדוני צריך לדעת שהוא צריך לאשר את החוק.

ששר האוצר הוא איש שלא רגל על לשונו, הוא אומר רק דברים שהוא מאמין בהם והוא חושב שהם אמת צרופה, אני אומר את זה ביושר ומתוך, זה כבר נהוג, ראה, אדוני שר האוצר, מה אתם מציעים. אתם מציעים לקבוע באופן מפורש כי לא יוכרו בניכוי הוצאות שאינן משתלבות בתהליך הטבעי של הפקת ההכנסה. אני רוצה להזכיר לך שאתם, ליתר דיוק השר גלעד ארדן, בתמיכתו המובהקת של ראש הממשלה כשר-על לענייני אסטרטגיה כלכלית, עמדו פה לפני חצי שנה והציעו הצעת חוק להכיר בהוצאות משכנתה לרכישת דירה פרטית כהוצאה מוכרת בניכוי מהכנסה. אז תפסיקו בכל נאום לומר מה היה קודם. אם אנחנו נעמת אתכם עם מה שעשיתם קודם, תקצר היריעה מלספר. היו כמה בליכוד שלא הצביעו בעד זה. לעומת זאת, היו כמה בקדימה שהצביעו בעד זה. זה נכון. אני זוכר מי הצביע בליכוד נגד זה, והוא יושב-ראש הישיבה דעכשיו. אבל אני גם זוכר שראש הממשלה הצביע בשביל החוק הזה.

הוא הצביע, הוא הצביע. חשבתי שאתה רוצה לשאול שאלה או להעיר הערה, אבל בסדר,

אני רוצה להדגיש. עובדה חד-משמעית היא שגם בתקופת הממשלה הקודמת, אדוני היושב-ראש, וזאת שקדמה לקודמת, הכנסת היתה סוברנית להחליט על הכרה בהוצאות מטפלת. היו תמיד הצעות חוק שעברו בקריאה הטרומית או בקריאה הראשונה, עבדך הנאמן אפילו היה חתום על אחת מהן, אבל הכנסת לא אישרה ולא העבירה, וגם לא הממשלה, שבכיריה יושבים היום באופוזיציה, כולל יושבת-ראש האופוזיציה,

שהיתה ממלאת-מקום ראש הממשלה עד לפני שנה, והיא לא העבירה הצעה בהכרת הוצאות מטפלת. אדוני היושב-ראש, אלה אינם זמנים רגילים. אני מוכרח להודות, אמרתי, ואני חזור ואומר,

הייתי שמח לתת יותר, הרבה יותר לבריאות, ולחינוך, ולרווחה, ולפריפריה ולמיליון ואחת מטרות מוצדקות,

יש לנו סדר עדיפויות, וסדר העדיפויות עכשיו זה מלחמת חורמה להגנה על כלכלת ישראל, לבלימת הגידול באבטלה ולהנחת יסודות לצמיחה מחודשת, לכלכלה בריאה יותר, טובה יותר, חזקה יותר ותחרותית יותר לאחר המשבר. בגלל זה אתה מוריד מסים, נכון? לשבת, חבר הכנסת אורון, אם אתה רוצה להעיר. אדוני היושב-ראש, מה אנחנו מציעים? למרות המצב החלטנו בממשלה להניח היום בפני הכנסת הצעת חוק שמעודדת ומתמרצת יציאת אמהות לילדים עד גיל חמש לעבודה. ההצעה הזאת הדרגתית, ההצעה הזאת מתחילה לאט בשנת 2010 ועולה ומתגברת, אבל ההצעה הזאת היא משמעותית, ובמקום קריאות השבר של האופוזיציה חייבים להבין שאנחנו כאן הערב נותנים תמריץ משמעותי לאמהות עובדות שלא ניתן בעבר על-ידי שום ממשלה, גם לא על-ידי ממשלת קדימה. מה אומרת ההצעה? קודם כול, בשנת המס 2009 2010 אנחנו מחילים מס הכנסה שלילי על אם או אב חד-הוריים בכל הארץ שיש להם ילדים עד גיל שנתיים, למה צריך להיות חד-הורי בשביל זה? וגם על אם נשואה שאיננה חד-הורית, ובתנאי ששני בני-הזוג עובדים. זאת הצעה מתונה, ובכל זאת אתן רק דוגמה. משפחה עם שני ילדים עד גיל חמש, ואלה הזמנים הקריטיים של החלטת האם לצאת לעבודה או להישאר בבית, בגלל הוצאות מטפלת, הוצאות אחרות ורצון להישאר עם הילדים, תקבל מענק חודשי שבין 80 ל-300 שקלים, ובמונחים שנתיים תקבל תוספת של בין כמעט 1,000 שקלים ל-3,600 שקלים.

לא אמרתי ש-3,600 שקלים מכסים הוצאות גידול ילד או הוצאות מטפלת לשנה, אבל אני קובע ש-1,000 עד 3,600 שקלים תוספת לאמהות עובדות לשנה זה לא דבר שהייתי מזלזל בו, וחבל שאתם בקדימה לא עשיתם את זה בתקופה שלכם והשארתם לי לתת את התוספת הזאת בתקופת משבר. זה לא מכסה אפילו חודש מטפלת. על מה מדברים בכלל? משפחה עם שלושה ילדים קטנים תקבל מענק חודשי בין 110 ל-430 שקלים אם היא עומדת בתנאי מס הכנסה שלילי, כלומר, המשפחות החלשות, ובמונחים שנתיים בין 1,300 ל-5,100 שקלים. הייתי רוצה לתת לא 5,000 שקלים אלא 10,000 שקלים, אבל לאחר שלא היתה שום תוספת לאמהות עובדות, לבוא ולומר היום שאנחנו, שמוסיפים בין 1,000 ל-5,000 שקלים לשנה לאמהות עובדות ברמת ההכנסה הנמוכה, זה עניין של מה בכך, זה אינו עניין של מה בכך. משנת 2011 אנחנו מתחילים תוספת של נקודות זיכוי לאמהות לילדים קטנים או לגברים חד-הוריים לילדים קטנים: בשנת 2011 עד גיל שנה, בשנת 2012 עד גיל שנתיים, ב-2013 עד גיל שלוש, ב-2014 עד גיל ארבע, ב-2015 עד גיל חמש. אומרים שנקודת זיכוי שווה 200 שקלים, זה נכון, זאת אומרת, משפחה עם שניים או שלושה ילדים קטנים שבה האם כן מגיעה לאיזה סף מס,

תקבל תוספת של בין 400 ל-600 שקלים לחודש, זאת אומרת, תוספת של בין 5,000 ל-8,000 שקלים לשנה. איך היא תקבל 400 שקלים? עשר שנים, 50,000. נקודת זיכוי זה 200 שקלים. נקודת זיכוי שווה 200 שקלים. אם יש שני ילדים זה 400 שקלים.

אם יש משפחה עם שני ילדים עד גיל חמש זה 400 שקלים. עד גיל חמש זה 500 שקלים. זה 400 שקלים, ויש הרבה משפחות כאלה. גם לי היו שני ילדים קטנים עד גיל חמש, האמת שהיו לי בשלב מסוים גם שלושה, לא, שניים, סליחה. שניים כל פעם. עוד יהיו, עוד יהיו. תודה לך. זו תוספת פחות גבוהה מאשר ארגוני הנשים היו רוצים, פחות גבוהה מאשר עבדכם הנאמן היה רוצה, אבל זו תוספת משמעותית שניתנת באופן הדרגתי. את לא היית בכנסת הקודמת, אבל בכנסת הקודמת היתה ממשלה בראשות קדימה, עם ציפי לבני כמשנה לראש הממשלה, ואותה ממשלה לא החליטה על תוספת של 5,000 שקלים לאמהות עובדות עם ילדים עד גיל חמש. אז לפני שאתם מתקיפים את ההצעה שלנו כבלתי מספקת, טלו קורה מבין עיניכם. אתם בקדימה, שישבתם בממשלה עד לפני חצי שנה, לא הוספתם שקל שחוק אחד לאמהות עובדות עם ילדים קטנים. והיום הממשלה הזאת, בתקופת משבר, מוסיפה.

מוסיפה לא כמו שהיינו רוצים, מוסיפה בזהירות, מוסיפה במתינות, אבל כשהדבר היה בידיכם, אנשי קדימה, לא הוספתם לאמהות עובדות אפילו שקל אחד. די, די, כי אתם עוקפים בג"ץ. עד שהילדים יגיעו לנקודות, אני רוצה לומר עוד מלה על החלטת בג"ץ,

החלטת בג"ץ על הכרה בהוצאות מטפלת, אני לא מתווכח עם בית-המשפט. אולי מבחינת הניסוח של החוק זאת היתה הפרשנות. זאת החלטה שגם בפסק-הדין הם כותבים, חלק מהשופטים, שהם חוששים שזאת החלטה רגרסיבית שתעביר תמיכה דווקא לנשים עשירות, ברמת הכנסה גבוהה מאוד, שמגיעות למס שולי של 46%, ואז הניכוי יכול להגיע לסכומים של 1,000 שקל לחודש, הזיכיון. ההצעה שלנו היא פרוגרסיבית יותר, היא חלה גם על נשים ברמות הכנסה נמוכות ובינוניות, לא רק עשירות. זה לא עשירות, מי שמרוויחה 17,000 שקל. חברת הכנסת אדטו, זה בלתי אפשרי שכל מלה שהוא אומר קוראים לו קריאת ביניים. זה גם לא מתאים לך כל כך.

את מנומסת ותרבותית. מאה אחוז, אבל בכל זאת יש פה איזושהי תרבות דיון. השר מבקש להאריך בדבריו. לא, השר כבר מסיים. כמה שהוא רוצה, אני לא מגביל. אדוני היושב-ראש, ההצעה הזאת שאנחנו מניחים היום היא הכרחית תקציבית בשנה וחצי האלה שאנחנו רוצים להעביר כל שקל ליצירת מקומות עבודה, למלחמה באבטלה, לעידוד הייצוא, לשמירה על הכלכלה, והיא הטובה ביותר לטובת אמהות עובדות עם ילדים קטנים שהולכת לעבור בכנסת ישראל ב-61 שנותיה, והיא טובה פי-אלף מאפס המעשה ואפס קידום אמהות עובדות של ראשי קדימה, שיושבים פה היום ומתלוננים שההצעה לא טובה מספיק, אבל בתקופתם לא הוסיפו אפילו שקל שחוק אחד לאמהות עובדות עם ילדים קטנים. אני קורא לכנסת לאשר את ההצעה הזו למען הכלכלה, למען התקציב, והיא גם מסמלת כיוון מאוד מאוד חיובי, מסכים, לא מספיק, נצטרך גם בעתיד לבצע מהלכים נוספים, אבל כיוון מאוד מאוד חיובי וראשוני, של עידוד על-ידי מענקים ותמריצים לאמהות לילדים קטנים לעבוד, להישאר באופן מלא במעגל העבודה. זו הצעה חיובית, כלכלית

תודה רבה לשר האוצר. אנחנו עוברים לדיון. חברת הכנסת חוטובלי, את ביטלת את השתתפותך. חבר הכנסת אורי אריאל, אינו נוכח. חברת הכנסת רונית תירוש, בבקשה. ואחריה, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. אם הוא לא יהיה נוכח, חברת הכנסת אורית זוֹארץ. זוארץ,

אתה דווקא צריך לדעת. ועוד איך.

מתנצל בשם העברית ובשם חברת הכנסת זוארץ. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, אני מודה שאני עוד לומדת ולומדת את ההצעה, שהיא כל כך מסובכת וכל כך מסורבלת, ועמד כאן שר האוצר וניסה להסביר במשך דקות ארוכות. היתה הצעה מקורית של האוצר, הם קצת שינו אותה, אבל עדיין היא הצעה רעה, ואני רוצה להתחיל מהתחלה. היתה לנו הצעת חוק בכנסת הקודמת, של קבוצת חברי כנסת ואנוכי בתוכם, שביקשנו להכיר בהוצאות עבור מטפלת כהוצאות לצורך

אנחנו יוצאות לעבודה, אנחנו זקוקות למטפלת כשיש לנו ילדים קטנים. זו הצעה שמאפשרת לי לצאת לעבודה, ולכן כשאני מקבלת משכורת ממקום עבודתי אני מבקשת שינכו לי את ההוצאה הזאת. היא רלוונטית, היא שייכת והיא קשורה. אז קודם כול, הצעת החוק החדשה שמביא האוצר, שהיא מנוגדת להצעה המקורית שאני הצגתי כרגע, בעצם לא מכירה בעיקרון שהוצאות מטפלת צריכות להיות מנוכות מההכנסה, ואז על הנטו לשלם את מס ההכנסה הרלוונטי. זו כבר פגיעה. זו פגיעה בנשים, זו פגיעה בחופש העיסוק שלהן, זו פגיעה בשוויון הזדמנויות, משום שהיום, בתנאים שקיימים, כולל בהצעה שהיא לעג לרש לדעתי, ומייד אפרט מדוע, אין סיבה שאשה תצא לעבודה. היא ממש לא תוכל להרשות לעצמה לצאת, להרוויח מעט ולשלם הרבה יותר עבור מטפלת. אני לא יודעת מדוע, אבל היום כשהכינותי את עצמי, ככל שקראתי יותר את ההצעה החדשה נזכרתי באותם נהגים פרימיטיביים על הכביש, שצועקים לאשה: תחזרי למטבח. זה בדיוק מה שאני מרגישה שהאוצר עושה לנשים: תחזרו למטבח, אל תבלבלו את המוח, אל תצאו לעבודה. לא רוצים להתעסק עם העניינים של ניכוי מס, אבל כן הם מוכנים להכיר בכך שגבר שמנהל עסק יגיש עבור הוצאות כיסא העור שהוא רוכש, כיסא מנהלים, מרופד יפה, זו הוצאה מוכרת שמנכים אותה. גם לאשה היא מוכרת. גם לאשה, אבל אמרתי כרגע שנשים לא יוצאות לעבודה, בעיקר לא כאלה שיש להן ילדים צעירים. בהמשך הדרך הן כבר מבוגרות, אז אולי מעדיפים לקבל צעירות לא נשואות. אני לא יודעת, אני לא נכנסת לזה. עובדה, המצב הוא עגום. וכשאותו אדם רוצה לטוס במחלקה ראשונה או במחלקת עסקים, אז גם מכירים לו. וגם כשהוא רוכש רכב ברמה מאוד גבוהה, אז גם מכירים לו. ואתה יודע מה? אפילו כשהוא רוכש סט צלחות וכוסות לביתו, אבל הוא מצהיר שזה עבור המשרד, אף אחד לא בא לבדוק שזה נמצא במשרד או על המדף במזנון בבית, ומכירים לו. אבל לנשים, כתוב בדברי ההסבר, ואני מציעה לכם להסתכל בדברי ההסבר לחוק של האוצר,

כל הדברים שעליהם דיברת, שגבר מנכים לו, מנכים גם לאשה באותה משרה.

אבל יש מעט נשים שבכלל נמצאות שם, בגלל שמונעים מהן. ולכן אני אומרת שצריך לחזור להצעה המקורית. אני לא אחזור על המדרג, רק אומר שורה תחתונה, שרק בשנת 2015 אמהות לילד בגיל חמש תוכלנה לקבל את ההטבה. ההצעה הזאת היא מנוגדת לרוח פסיקת בית-המשפט העליון בעניין ורד פרי. יותר מזה, בעוד שבהצעה שאני הצעתי הנשים היו צריכות לקבל נקודות זיכוי שמביאות אותן לכדי 11,760 שקלים, בעצם האוצר מבקש להביא אותנו בכפולה של 196 שקלים, שזה נקודת זיכוי, נגיד 200 שקל, כפול 12 חודשים. זה מביא אותנו ל-2,352 שקלים. זו בושה, זה לעג לרש, ואני לא חושבת שבשם זה איזושהי אשה תוכל לצאת לעבוד, בוודאי לא אלה שהן ממעמד נמוך ושהמשכורות שלהן הן בהלימה נמוכות גם כן. אני מאוד מודה לחברת הכנסת

אני מזמין את חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, ואחריו, חברת הכנסת אורית זוארץ, ואחריה, חבר הכנסת חיים אורון, ואחריו, חברי הכנסת ניצן הורוביץ, שלמה מולה, ואחרון הדוברים יהיה, כרגיל, נסים זאב. כבוד היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, אם רוצים לדבר על המטרה של החקיקה הזאת בנושא נקודות זיכוי וסיוע, שזה צורה של סיוע, בטיפול בילדים ובנסיעות, המטרה העיקרית, יותר מאשר לעזור לנשים שעובדות היום, היא לעודד נשים לצאת ולעבוד

בשוק העבודה. השאלה היא אם ההצעה של הממשלה כן מעודדת וכן עוזרת. ההצעה המקורית, יש בה המאסה הקריטית שיכולה לשכנע ציבור רחב מאוד של נשים, ובמיוחד נשים שהמשכורות שמוצעות להן הן משכורות נמוכות. זה באמת יכול להביא לשינוי. ההצעה של הממשלה בקושי תשמור על המצב הקיים, אולי היא תעודד מספר קטן מאוד, ואני חושב זניח, של נשים לצאת לעבודה, כך שהחוק לא ישיג את מטרתו. לכן אני חושב שאי-אפשר לגשת בנושא כזה, כשהבעיות ידועות, כשההשתתפות היא כל כך נמוכה, במיוחד במגזרים מסוימים, ואני מדבר על המגזר הערבי שבו שיעור ההשתתפות של נשים הוא 20%. בעיני לפחות זו הבעיה המרכזית החברתית-כלכלית של החברה הערבית היום בארץ. זו הבעיה המרכזית. לא אחת הבעיות, אלא הבעיה המרכזית. כידוע, היום לא צריך לספר, כל האנשים יודעים שקשה מאוד להתקיים או לקיים משפחה עם מפרנס אחד. כולם יודעים שיש קשר

הישגים בחינוך לבין המצב הסוציו-אקונומי של המשפחה. אני לא יכול לתאר לעצמי מצב שבו יהיה שיפור משמעותי במעמדה של האשה בבית כלפי בעלה, כלפי בניה, כלפי אחיה, כלפי החברה הסובבת אותה, כלפי החברה בכלל, בלי שתהיה לה אפשרות לצורה כלשהי של עצמאות כלכלית. כל הדיבורים על שוויון לאשה בלי העניין הזה הם דיבורים בעלמא. אם האשה לא עובדת ואין לה הכוח הכלכלי, היא חלשה יותר, ואפילו הרבה יותר חלשה. ולכן, המטרה החברתית של החוק, או של החקיקה הזאת, איננה מושגת לפי הצעת הממשלה. אני חושב שההצעה המקורית הרבה יותר טובה, ואני חושב שצריך לעשות יותר גם בדרכים אחרות כדי לעודד נשים לצאת לעבודה, זה כאמור נושא חשוב ביותר, ובחברתנו זה הנושא החברתי המרכזי.

חברת הכנסת אורית זוארץ, ואחריה, חבר הכנסת חיים אורון. אני צריך להקפיד על הזמנים, חברים. זה שלוש דקות כל פעם. יש לי איזו דקה וחצי מהפעם הקודמת. איחדת את הדיונים. זה נכון, את צודקת. מאה אחוז. ולא ידעתי את זה מראש.

כבוד היושב-ראש, חברי, חברותי, כבוד השר, זאת אלימות כלכלית, זאת אלימות כלכלית שמופנית כלפי נשים. ממשלת ישראל ממשיכה במדיניות האלימה שלה כלפי נשים וכלפי חסרי ישע. בחלק הראשון דיברנו על הצו שמעלה את המע"מ. האלימות הכלכלית הזאת נמשכת כחוט השני לאורך מערכת חוקים והצעות ונושאים שמקודמים על-ידי הממשלה הזאת בלי להניד עפעף. אלימות כלכלית של מועדון הסיגר נגד נשות מדינת ישראל. אבל משום מה לא ברור לי למה הכוונה והמטרה שעומדות לנגד העיניים הן רק נשות מדינת ישראל. מדובר פה בסוגיה חברתית, מדובר פה בתופעה מאוד מאוד קשה. עמד כאן שר האוצר קודם לכן, ואני מעריכה את תום לבו וכנותו. הוא דיבר על סדר עדיפויות. מסתבר שהסוגיות החברתיות, פעם אחרי פעם זה משתקף בצורה מאוד ברורה מעל הדוכן הזה, לא בראש סדר העדיפויות של ממשלת ישראל. כשמדובר בהפעלת אלימות כלכלית כנגד נשים, התופעה הזאת מוחרפת. ראינו את זה לפני שבוע בהתנגדות לייצוג הולם בדירקטוריונים ולהגדלת השיעור של השתתפות נשים בכל אותן עמדות השפעה. יש לנו זיכרון לטווח ארוך, אנחנו יודעות בדיוק מי תומך בנושאים החברתיים ומי מתנגד להם. מדובר כאן בהזדמנות פז להוכיח לכל אזרחי מדינת ישראל שיש כאן גם רציפות שלטונית. מונחת על שולחן המליאה הצעת חוק שעברה בהחלטה פה-אחד של חברי האופוזיציה וחברי הקואליציה לדין רציפות ולהמשך התדיינות בקדנציה הנוכחית, הצעת חוק שבמקורה חברתי רונית תירוש חתומה עליה יחד עם גדעון סער, שהיום הוא שר האוצר. שר החינוך. שר החינוך, סליחה.

חבל שהוא לא שר האוצר, כי שמענו את התשובות המגומגמות של שר האוצר, וקשה לי, באמת קשה לי לשמוע אותו עומד כאן ומגמגם כשאין לו תשובה חד-משמעית וברורה. אז יש כאן איזו הזדמנות פז של כולנו, של הקואליציה ושל האופוזיציה, לחולל שינוי חברתי ולתמוך בהצעת החוק שביקשנו להחיל עליה דין רציפות. אבל עדיין, כשהמדיניות בממשלה היא אלימות כלכלית כלפי נשים וחסרי ישע, אז בואו נדחה את זה ל-2015, ובואו נוסיף או נשנה את נקודות הזיכוי בצורה כזאת מינורית, שהסרבול בהתעסקות בכל אותם נושאים תדחק את זה לפינה. הצעת החוק של הממשלה מנוגדת לפסיקת בית-המשפט העליון. היא מרוקנת את הפסיקה מתוכן. אסור לנו להיות שותפים. בואו נרים יד ונגיד לא להצעת החוק הזאת. יש לנו אלטרנטיבה, יש לנו שיתוף פעולה מצוין בין קואליציה לאופוזיציה. בואו נחולל שינוי חברתי.

תודה לחברת הכנסת זוארץ. אם יש שיתוף פעולה, מאיפה ייקחו את הכסף הזה,

זאת הבעיה. רגע, חברת הכנסת זוארץ, אני מצטער. סדר עדיפויות. למה הממשלה שלכם לא חוקקה?

לימדו אותי בכיתה א', בשיעור ראשון, משפט אחרון, כבוד היושב-ראש. אדוני, היא שמעה את השאלה. הבנתי, הבנתי. בשיעור הראשון, כשישבתי ליד שולחן מליאת המועצה כסגנית ראש מועצה, הבנתי שיש כסף, אבל יש גם תהליך של תעדוף. ובתהליך התעדוף של ממשלת ישראל, הנושא הזה נדחק לקרן זווית.

לא לשאול שאלות. היא לא בשעת שאלות.

יש הצעת חוק, בואו נמשיך לדון בה, בואו נסתייג, בואו נקיים דיון ענייני.

מי שצריך לתת תשובות זה שר האוצר והממשלה,

היא עכשיו מתלוננת, זה ברור. אני משחרר אותך מהחובה להשיב לו.

זה עניין של סדר עדיפויות. סדר העדיפויות שלכם זה אלימות כלכלית כלפי נשים. במקום בריאות, במקום מה שאתה רוצה. יהיה דיון בוועדה לקידום מעמד האשה. תנו לנו הזדמנות לדון. אתם מעקרים אותנו ומסרסים אותנו.

אני מבקש שכשאני

שלא יחזור לבמה. זה בלתי אפשרי. הוא שאל אותי שאלה. את צודקת, הוא רק לא יכול לשאול אותך שאלה. אני צריך להרשות לו לשאול אותך שאלה. אני כל יום לומדת. חבר הכנסת חיים אורון,

חבר הכנסת ניצן הורוביץ. טוב שאתם שומעים אותי בחדריכם, לכן אני מכריז. חיים אורון,

חבר הכנסת ניצן הורוביץ ואחריו, חבר הכנסת שלמה מולה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אדוני השר מיכאל איתן, אני מזמין אותך לשאול הרבה שאלות. אני רוצה להתחיל בסיפור קטן. אני שומע את שר האוצר יובל שטייניץ כבר כמה וכמה פעמים בשבועות האחרונים, ואני נזכר במנהלת בית-הספר שלי ב"תיכון חדש", דמות די מיתולוגית באותם ימים בתל-אביב, טוני הלה. טוני היתה באמת דמות מיוחדת. אני לא יודע אם הסיפור הזה ירד מזמני, אבל אין בעיה. באחת הפעמים אני קיבלתי ציונים כאלה, 7. לא מי יודע מה.

באה אמא למנהלת ואומרת לה: תראי, הילד שלי מקבל 7?

ואז היא אומרת: תהיי מבסוטה, היא לא אמרה כך, היא היתה יקית כבדה, תהיי מרוצה, 7 זה הציון הכי טוב לתלמיד,

זה למורה, 9 זה למנהלת, 10 זה לאלוהים. היא דיברה על אלוהים?

ככה היא אמרה, כן. ככה אמרה המורה. כן. רק מי שכמוה יכול היה להגיד. אני שומע את יובל שטייניץ, ויש לי הרגשה שהוא נותן ציונים רק של אלוהים: חוק חברתי שלא היה כמותו, תקציב חברתי שלא היה מעולם. הכי הכי, הכול הכי. הכי כלכלי, הכי חברתי וכו' וכו'. בגלל המשל אני מוסיף לך דקה.

היושב-ראש, אני רוצה לומר.

אולי יופתעו, לא חסיד שוטה של ההחלטה הזאת של בית-המשפט העליון. אני חושב שאם היתה פה ממשלה שיש לה ראש אמיתי, חברתי וכלכלי, היא היתה צריכה להגיש תמהיל שיש בו שלושה אלמנטים: יש השימוש במכשיר המס, יש השימוש במכשיר הקצבה או המענק או הקופון למי שנמצאים או נמצאות מתחת לסף המס, ובעצם על-ידי כך לא מקבלות. ושלא יספרו לנו על מס הכנסה שלילי, אלוהים אדירים, למה, מס הכנסה שלילי זה איזו קבוצה מסוימת, אני מדבר על שכבת הביניים של 6,000, אלוהים אדירים, 7,000 שקל, 8,000 שקל. הם מעבר למס הכנסה שלילי. שאלתי את שר האוצר, הוא אפילו לא ענה לי, כמה כאלו יש?

מעבר למס הכנסה שלילי האינטרס הגדול של החברה הישראלית הוא שהקבוצות הללו בקרב השכבות החלשות יותר, בקרב המשפחות החרדיות, בקרב המשפחות הערביות, לעודד אותן. הן לא יהיו מעודדות לצאת לעבודה באמצעות מס הכנסה בלבד. יש מקום גם לשימוש בכלי של מס הכנסה, אבל אם היה פה סל של אמצעים,

אמצעי נוסף שקיים בעולם: סבסוד למפעלים גדולים שמקיימים מעון לילדים בתוך מקום העבודה, והמעון הזה נחשב להוצאה מצד המעסיק. לא המצאתי שום דבר חדש, הוא קיים. אם היו באים ברצינות, ואומרים, אנחנו לא רוצים לברוח מהבג"ץ, כמו שפה מופיע בראש החוק, קודם כול הכנסת אומרת שמה שבג"ץ אמר לא נכון. אגב, לא בהרבה חוקים זה כתוב ככה.

זה לא חוק עוקף בג"ץ, כי הם באים ואומרים: אנחנו לא יכולים לתת את התעדוף הזה לנשות חברי הכנסת, למשל. מוצע לקבוע באופן מפורש כי לא יותר בניכוי לשום דבר, אוקיי. מה שהבג"ץ קבע הלכה אחרת.

אז אני אומר, גם פה קצת בזהירות. אבל הדבר המרכזי, במקום לבוא בתוכנית, בסדר, השר איננו פה, פרוסה על כמה שנים, עם עדיפויות: ניתן יותר למעונות, ניתן זיכוי במס הכנסה, לא. קודם כול הורגים את החלטת בג"ץ, יוצרים מצב שבעצם אין תשובה. אדוני היושב-ראש, אין תשובה, כי בסופו של דבר כל אחד יודע, שאלת ההשתתפות של ציבור הנשים בכוח העבודה היא אחד המרכיבים המרכזיים ביכולת של מדינת ישראל לעלות מדרגה ביחס לארצות העולם. במקום לראות בזה אתגר, להציע הצעה שלמה, יצאו ידי חובה בחאפ-לאפ באיזושהי הצעה. היא גם לא טובה, היא גם לא עונה. אין לי התלבטות, אני אצביע נגדה.

חבר הכנסת ניצן הורוביץ. תעמוד יפה כמו חבר הכנסת אורון, בדיוק על השנייה. חבר הכנסת שי, אני מבקש מאדוני לא

תודה רבה, אדוני, אני אשתדל לדייק בזמן. אגב, כמה זמן יש לי?

מונחת בפנינו ההצעה לשלול או לא להכיר בהוצאות טיפול בילדים כהוצאות בייצור הכנסה. כמובן שמדובר בעיקר בנשים שנאלצות להישאר בבית ולטפל בילדים או לשכור מטפלת כדי לאפשר להן לצאת לעבודה. ייתכן שבהיבט הצר של דיני המיסוי אי-אפשר לראות בהוצאות בית, כמו שקוראים להן, או הוצאות שכאלה שקשורות בילדים, הוצאות ישירות שקשורות בייצור הכנסה. אבל אם אנחנו רוצים, רבותי וגבירותי, שנשים, ובעיקר נשים משכילות שלמדו ורוצות לצאת לקריירה, יעבדו, יתקדמו, אם זה בשירות הציבורי, אם זה בשירות הפרטי, אנחנו צריכים לאפשר להן הכרה בהוצאות על הטיפול בילדים כחלק מההוצאות בייצור ההכנסה שלהן.

הצעת החוק הזאת כפי שהוכרע בבג"ץ,

ובמקומות אחרים, לא נפלה מהשמים, היא מקובלת במדינות רבות ומפותחות, כולל בארצות-הברית, כולל במדינות אירופה, שבהן אם המשפחה שוכרת מטפלת או יש איזו הוצאה אחרת לשמור על הילד, ניתן לנכות זאת מתשלומי המס. זה צודק. הרי מה אנחנו רוצים? חדשות לבקרים, אפילו כאן בכנסת, עולות הצעות להגדיל את שיעור הנשים, לקבוע מכסה של כך וכך נשים בדירקטוריונים ציבוריים, במשק, במוסדות שונים. איך נשים יגיעו לייצוג הראוי שמגיע להן בחברה שלנו, שאמורה לספק ייצוג כזה, אם לא נעודד אותן לצאת לעבודה?

אדוני, שכפי שאמר יושב-ראש המפלגה שלי, חבר הכנסת אורון, דרוש פתרון כולל גם לנשים שלא מגיעות לסף המס וכו', אבל הנקודה הזאת כשלעצמה היא נקודה צודקת, ועל זה אני לא חושב שיש מחלוקת. זה עובד טוב בכל העולם, זה צריך לעבוד גם כאן, זה אינטרס של כולנו. יש צדק חברתי, ויש צדק חלוקתי. מדוע זה גם לא מתיישב עם צדק חלוקתי? שיש נשים שאולי, יותר. אז בבקשה, אני גם חושב שצריך לטפל בהן. אבל כשהעניין הזה לפנינו הוא הכרה בהוצאות על טיפול בילדים עבור נשים שרוצות לצאת לעבודה, זה צודק וזה צריך לעבור. חבר הכנסת אורון הדגיש את ההיבט היצרני של ההשתתפות בכוח העבודה, אני חוזר לשעון. אוקיי. הצורך להגדיל את התפוקה המשקית וכו'. יש גם היבט חברתי. אם אנחנו רוצים שנשים יגיעו לתפקידים בכירים, לתפקידי ניהול, אז נשים משכילות ונשים שבאות גם ממשפחות מבוססות,

לא צריכות להיענש וצריכות לקבל את האפשרות לצאת לעבודה מלאה, לא עבודה של חצי יום, לא עבודה חלקית, עבודה בדיוק כמו של גברים גם במשרות ניהוליות ובמשרות בכירות. לשם כך, אדוני, העניין הזה הוא נחוץ. אני חושב שבסופו של דבר נגיע אליו. עכשיו הממשלה מבקשת לדחות אותו. לא סתם בג"ץ קיבל. זה היה תהליך ארוך. כל הנימוקים הובאו בפני בית-המשפט, וההכרעה היתה נכונה.

אם הממשלה מבקשת לדחות, הרי ברור לי שהדחייה הזאת תתקבל. אבל בסופו של דבר זה יעבור, וגם אנחנו נהיה מדינה מתקדמת. תודה רבה, אדוני. הנה, כמעט על השנייה אני מסיים. תודה רבה. חבר הכנסת שלמה מולה, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אדוני השר, אני רוצה להגיד לכם וגם לנו, הצעת החוק הזאת היא אולי אחת מהצעות החוק הבעייתיות ביותר, בלשון המעטה. אבל אם אנחנו מדברים על הצעת החוק שמונחת, שאנחנו מבקשים להחיל עליה דין רציפות, אדוני היושב-ראש, בעקבות פסיקת בית-המשפט העליון, דווקא הצעת החוק הזאת באה לסייע למעמד הביניים. מעמד הביניים הוא זה שסוחב את המשק בישראל, מעמד הביניים הוא זה שמשלם את מלוא המס לחברה הישראלית, ומעמד הביניים, בניו הם אלה שמשרתים את מדינת ישראל גם במילואים. ממה בית-המשפט העליון פסק את מה שפסק? אחרי שהוא הבין בעצם, הפסיקה הזאת באה להיטיב באמת עם אמהות שיוצאות לעולם העבודה. אני גם מבין את הסתייגותו של חבר הכנסת חיים אורון. יכול להיות שפסיקת בית-המשפט העליון תיטיב אולי עם המעמד העליון. אבל לכל דבר יש פתרון. אפשר לעשות טבלאות יותר פרוגרסיביות שמורידות את אלה שיש להם הכנסה גבוהה, שיקבלו x כסף בשנה. אלה שיש להם, מעמד הביניים, יקבלו. זאת אומרת, במקום ללכת ולקחת את מה שבית-המשפט העליון עשה, לפרוס אותו ולאפשר באמת איזושהי יצירה של תהליך שוויוני אמיתי, מה הממשלה הזאת עושה? מה שר האוצר קם ואמר לנו שוב במה שאמר? הוא בא ואמר שזה לא חשוב מה בית-המשפט העליון החליט, יש לנו מחויבויות. מה שהוא אמר לנו בשורה התחתונה: יש לנו כסף להסכמים קואליציוניים, של 2 מיליארדי שקלים, יש לנו כסף להרחיב את הממשלה המנופחת הזאת. אבל כשמדובר בעצם בתהליך שמביא בשורה לנשים עובדות, הוא אומר: אין לנו כסף. אי-אפשר להסתתר בדמגוגיה הזאת שכל הזמן אומרים לנו: המשק במיתון, המשק בקושי. אבל, יש הבדל עצום בין זה שיוצרים חקיקה שוויונית שמאפשרת, קובעת ונותנת הזדמנות יותר טובה לנשים לצאת לעולם העבודה, לבין להביא חקיקה שפוגעת דווקא בנשים עובדות. חבר הכנסת בן-סימון, אתה יודע בדיוק על מה אנחנו מדברים. התחרות הזאת היא תחרות בלתי מובנת. יש הצעת חוק של גדעון סער שיש עליה דין רציפות. בניגוד לעמדת הממשלה, כנראה היא תגיע לכנסת. הממשלה רצה רצה רצה, אצה אצה, כדי לעצור את החקיקה הטובה מביאים לנו, אדוני היושב-ראש, זה דבר לא נכון, לא ראוי. בואו נתקדם הלאה. נביא את השוויון לנשים, כי לא נשכח: יש לנו 50% נשים אזרחיות מדינת ישראל,

תודה רבה לחבר הכנסת מולה.

חברנו חבר הכנסת נסים זאב. הוא לא רשום. בבקשה, חבר הכנסת נחמן שי.

אין לי שום בעיה. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, יש בישראל כחצי מיליון נשים שהן אמהות לילדים עד גיל חמש. כ-300,000 מהן עובדות במשרה חלקית או מלאה וכ-200,000 אינן מועסקות כלל. חצי מיליון נשים, זה מרכיב חשוב מאוד בשוק העבודה בישראל. ולהן, אני חושב שהחוק הזה שהיום הכנסת מושכת, או מציגה אחר במקומו, הוא בגדר סכין בגב. כי הנשים הללו, לצערנו הרב, כאשר הממשלה נוטלת מהן את היכולת להשתלב בשוק העבודה, תישארנה תמיד,

במסגרת השכר הנמוכה ביותר, ותמיד תישארנה מאחור. לכן, בעיני, מעל הכול החוק הזה הוא חוק חברתי.

אני יודע שעלותו גבוהה, ואני מניח שהנתונים שהאוצר מציג הם באמת נכונים, הנתונים הראשוניים. אבל זה חוק חברתי, חוק שנועד לאפשר לנשים בישראל לסגור את הפער שהחברה בישראל גזרה עליהן ולאפשר להן להתקדם. העניין הוא שמדינת ישראל לא באמת מעוניינת בכך. שיישארו עובדות "שחורות" בעבודות פשוטות שהשכר עליהן הוא נמוך. עכשיו בא האוצר ואומר: אני מציג לכם הצגה חלופית. אני אתן להן תוספות באמצעות נקודות, והם ישתכרו קצת יותר. גם פה הוא ערמומי. הוא לא באמת מתכוון, האוצר, לעזור לנשים. הוא רק רוצה להתחמק איכשהו מהתרגיל שהוא עושה לבית-המשפט, לצערנו. ולכן, ההצעה הזאת היא לא באמת ריאלית, כי על-פי הנתונים של הכנסת הזאת, של מרכז המחקר של הכנסת הזאת, אני קורא: "תוספת נקודת הזיכוי בגין כל ילד מתחת לגיל חמש תסייע לאחר היישום המלא לכ-75,000 נשים בלבד מתוך כלל האמהות לילדים עד גיל חמש שעובדות".

ציבור מאוד קטן. בקושי רבע מהנשים יצאו מכך נשכרות. וכל זה גם מתחיל בשלב מאוחר, מתחיל רק ב-2011 ואילך. זאת אומרת שבאמת מדינת ישראל לא מעוניינת בשוויון, לא מעוניינת לתת לנשים הזדמנות, לא מעוניינת שנשים תצאנה לעבודה. אז בואו נגיד את זה. בואו נגיד שזו מדינה שמפלה גברים לטובה, וממילא מפלה נשים לרעה. אני חוזר ואומר: גם לאחר היישום המלא של הצעת החוק הממשלתית, זו שהביא אלינו היום שר האוצר, כ-32% מהאמהות העובדות שיש להן ילדים עד גיל חמש,

לא ייהנו מהטבה כלשהי בגין עלויות הטיפול בילדים. זו בושה וחרפה.

תודה רבה לחבר הכנסת נחמן שי. אחרון הדוברים, חבר הכנסת נסים זאב, בבקשה.

סגן שר האוצר השר יצחק כהן ישיב למתווכחים. אחר כך אנחנו עוברים להצבעה.

אדוני היושב-ראש, מה בית-המשפט העליון אמר?

מפורשות שאין הם באים להחליף את המחוקק או את הרשות המבצעת ביצירת הסדרים שנועדו לעודד נשים להיכנס לשוק העבודה. בסמכותו של המחוקק לקבוע כי הוצאה מסוימת המשמשת בייצור הכנסה אינה מותרת בניכוי. הוא הבהיר בצורה מפורשת ביותר שהמחוקק, ורק המחוקק, צריך לתת את דעתו לעניין, ויש לעגן את הנושא בחקיקה, ובגלל שהנושא פרוץ הוא התערב. אז עכשיו באים ואומרים: עוקפים את בית-המשפט העליון ומחוקקים דבר שלא נראה אולי לאנשי האופוזיציה, והופכים את זה לאלימות כלכלית נגד נשים. אני רק רוצה להבין: ברור שהצעת החוק מטיבה עם הנשים. אז נאמר שההטבה הזאת היא לא הטבה מושלמת. בין הטבה לא מושלמת, לקרוא לזה אלימות נגד נשים? איך אפשר לתעתע בציבור? כל אחד פה זורק פה מלים, ואני לא יודע אם הוא בכלל מבין את החוק. החוק בא מפורשות להטיב עם שני סוגי נשים: גם עם אלה שמגיעות לסף המס, כן, באמת. חבר הכנסת שי, שמעו מה אמרת. אולי הגיע הזמן שאני אפרש את עצמי, אני קצת מבין מה שאני אומר. אולי זה הבעיה שלי,

ותפרש את עצמך עוד דקה ו-22.

וגם נותן מענה לאותם נשים שלא, חבר הכנסת מולה, אתה דיברת. חברת הכנסת תירוש. תנו לו לומר את דבריו. תנו לו לומר את דבריו. אני אתן לך זמן. לא יכול להיות שעל כל מלה יש מה להגיד. רבותי, יש גם תרבות דיון. כשאתם דיברתם הוא אמר מלה? עכשיו הוא משיב לכם. אני ממש התאפקתי, אדוני היושב-ראש. אני מעריך את זה מאוד. אתה יודע מה זה בשבילי לא לקרוא קריאת ביניים כשאני יודע שיש פה דברי תעתועים, ומדברים סרה נגד הממשלה הזאת, שבאה בהצעת החוק הזאת הספציפית רק להטיב עם אותן נשים עובדות. אני נותן לך עוד דקה על זה שהפריעו לך, הנה. אז כמה אפשר לתעתע? נכון, זו לא בדיוק הצעת החוק, היינו רוצים להיות כל כך פופולריים, אשר הובאה על-ידי השר גדעון סער בזמנו. הלוא הוא היה באופוזיציה, אנחנו כולנו יודעים, והוא רצה להיות מאוד פופולרי, וכולנו רצינו לתמוך ולהראות: הנה, כולנו תומכים באותה הצעה,

שלה היתה מיליארד ו-200 מיליון שקל, ההצעה היתה של גדעון סער ושל שלי יחימוביץ.

ואת זה כרגע אין בקופה. אבל מה רע כרגע לקבל את ההצעה של הממשלה, שהעלות שלה היום היא 300 מיליון שקלים? למה לבוא ולומר שזו אלימות כלכלית?

הרי כל הרעיון של להכיר במס הכנסה שלילי זה בדיוק לתת מענה לאותן נשים שלא מגיעות לסף, חברת הכנסת זוארץ, אני לא יכול להרגיע אותך.

בדיוק לתת מענה לאותן נשים שלא מגיעות ל-7,500 שקלים, ומגיעות ל-4,000, ל-5,000 שקלים. אני גם רוצה לומר לכם, אדוני היושב-ראש, אין באמת תשובה לאותן נשים שבלי עין הרע יש להן חמישה ילדים מגיל אפס עד גיל חמש.

אי-אפשר לתת תשובות לכולם. אבל נותנים. הממשלה הזאת בהצעת החוק שלה נותנת מענה, אולי לא פתרון מלא, אבל לא צריכים לירוק בפרצוף של הממשלה ולומר שזו אלימות. לומר אנחנו לא מסתפקים, אנחנו רוצים לשדרג, אנחנו רוצים להיטיב יותר, אבל להפוך את זה כאילו הצעת החוק באה להילחם נגד נשים? אלה דברי תעתועים,

ואני לא אתן שבכנסת ישראל יאמרו פה דברי הבל ודברי סרה נגד הממשלה, כשזה לא באמת בא להרע עם אותן נשים. שלא מגיע לה, שלא מגיע לה. בסדר גמור. חבר הכנסת נסים זאב דיבר בשם הממשלה. השר יצחק כהן, חבר הכנסת נסים זאב הטיב לדבר בשם הממשלה, אבל זכותך כמובן לבוא ולהביא את דברה של הממשלה. רבותי, נא לשבת. לאחר דברי השר אנחנו מצביעים, ואנחנו לא מצביעים בהצבעה שמית, שכן סיעת קדימה משכה את הצעתה להצבעה שמית. כל הכבוד להם. אדוני, תזהירו את יושב-ראש הקואליציה.

אין בקשה להצבעה שמית. אדוני השר, אני לא יכול להגביל אותך.

חברי חברי הכנסת, שמעתי בקשב רב את דבריו של הרב נסים זאב, אכן דברי טעם.

אני רוצה להגיד לך דבר אחד, הרב שלמה מולה: תדע שיותר מ-40% בחוק ההסדרים שמונח על שולחנכם, חברים שלך אישרו אותו, כתבו אותו, העבירו אותו, מה עם ה-60% האחרים? בוא נדון על ה-40% שלך. ה-60% זה הצד של החמלה, זה הצד החברתי, ה-40% שלכם זה הצד הקשה. מעלים מע"מ זה חמלה, נכון? ומורידים מס הכנסה ישיר. אני מתפלא על חברי קדימה. צריך ללמד אתכם פרלמנטריזם, אתם עוזרים לשר

הוא מודה לכם על קריאות הביניים, לכן אני גם לא מרגיע אתכם, כי אני יודע שהוא מזמין את זה. אדוני היושב-ראש, על כל פנים,

ראינו גם בפרשת המרגלים. לפני שבועיים. הכול מנגיעות אישיות. ראינו את זה, אדוני השר, היושב-ראש המעיט במידה מסוימת בערכך, משום שהוא חושב שאם לא נפריע לך אתה לא תמשוך זמן. אני לא אמשוך זמן, אהיה ענייני. אנסה להסביר לכם למה כדאי לכם להצביע על התקציב ומה היה עושה שר האוצר רוני בר-און אם היום הוא היה שר האוצר, היינו אצלו בממשלה כשהוא היה שר האוצר ואנחנו מבינים את ההתנהלות שלו. על כל פנים, אנחנו מדברים על נגיעות אישיות, אנחנו יכולים להגיע רחוק מאוד וזה מפסיק להיות ענייני, זה מפסיק להיות לגופו של עניין, מתחילים לדון מזווית הנגיעה האישית. וראינו בהיסטוריה, זו לא פעם ראשונה, אנחנו למודים טרגדיות קשות בגלל החלטות שמתקבלות מתוך מניעים אישיים,

רוצה לספר סיפור, יש בו מוסר השכל.

הרבה לפני "גוש אמונים", וחכמים הודו לו על כך.

בן שקראו לו אחאב, אורי אורבך, אתה תהיה מבסוט מהסיפור הזה. בימיו של

לשלם מחיר יקר מאוד. ואכן הוא לא כופר בזקן של מישהו אחר, הוא כופר על הזקן שלו. הוא מסכן את כל ילדיו, איך שהוא מגיש את התוכנית,

אבקש לקרוא מה כתוב בפתק שקיבל השר, לעכב אותנו עוד עשר דקות, להתחיל מ"בראשית" רבותי, הוא הגיע למלכים ב', הוא ממשיך עכשיו

אתה יושב ליד השר משולם, שניכם תעקבו אחרי ציטוטים, אני מבקש תיקונים במידה שיהיו. על כל פנים,

מתחצף ומתחיל, איך שהוא מגיש תוכנית בניין ערים,

שינוי התב"ע הראשון לבנות את יריחו,

שבנו בכורו מת. אבירם. באבירם בכורו, ובשגיב צעירו הציב דלתיה.

בנו בכורו מת, אומרים לו: שמע, קללת יהושע עובדת. אמר: אתם מדברים שטויות. אתם מדברים לא לעניין. וככה המשיך לבנות את העיר וככה מתו כל בניו עד ששגיב צעירו, ביום שהוא גזר את הסרט וחנך את, יש אישור להצבעה. בחוק הבא אמשיך את השיעור.

חברי הכנסת, נא לשבת. אתם ביקשתם היום להעביר את החוק, אנחנו עושים כמיטב יכולתנו לסייע בידכם אבל אנחנו לא יכולים לעשות דברים. אני עובר להצבעה, רבותי חברי הכנסת. הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 171 והוראת שעה), התשס"ט 2009, קריאה ראשונה. רבותי, נא להצביע, מי בעד, מי נגד, מי נמנע? ההצעה להעביר את הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 171 והוראת שעה), התשס"ט 2009,

34 בעד, 24 נגד. אני קובע שהצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס'

והוראת שעה), התשס"ט 2009, עברה בקריאה ראשונה, ותעבור לוועדת הכספים על מנת להכינה לקריאה שנייה וקריאה שלישית. אני מבקשת להעביר לוועדה לקידום מעמד האשה.

על מנת שהיא תקבע באיזה ועדה העניין יידון. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, בטעות לחצתי בעד. חבר הכנסת חיים אורון מודיע שבטעות הוא לחץ בעד, והוא רצה להצביע נגד. אני לא משנה את ההצבעה בהתאם להצעות שקיבלתי ממנו מאז 1988. תודה רבה. אנחנו ממשיכים: הצעת חוק התקשורת (המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה) (תיקוני חקיקה) (הוראות שעה) (תיקון מס' 2) (הארכת תוקף), התשס"ט 2009. הצעה זו קיבלה פטור מחובת הנחה. רבותי חברי הכנסת, בעוד דקה אני סוגר את רשימת הדוברים. רשימת הדוברים היא כדלקמן: שלמה מולה,

מאיר שטרית, שלי יחימוביץ, בילסקי, ויסיים, יריב לוין.

אני קורא לכבוד שר התקשורת לבוא ולהציג את אותו חלק בהצעה רחבה שמתייחסת לשידורים ברשתות מקומיות. המשך שידורי חדשות מקומיות לטלוויזיה. אדוני היושב-ראש, אדוני ראש הממשלה,

חברי הכנסת, מדובר בהצעת חוק שבאה להאריך את תוקף ההסדר של שידורי הטלוויזיה המקומית. מדובר בשידורים שמשדרים בעיקר לפריפריה, טלוויזיה מקומית. אנחנו יודעים היום, לצערי, שהפריפריה כמעט אינה מיוצגת בערוצי ה-broadcast, בערוצים המרכזיים, אלא אם כן חלילה יש איזה אסון או איזה אירוע קיצוני. ללא האירועים האלה אנחנו לא זוכים לראות את אזורי הפריפריה על המסך.

באה להאריך את תקופת השידורים בשנה. החוק האחרון, שנחקק על-ידי חברת הכנסת שלי יחימוביץ וחבר הכנסת סער, כתוארו אז, היום שר החינוך, פשוט הציל את החדשות המקומיות. לדעתי הוא הציל גם את התרבות בפריפריה. הוא חוק חשוב ביותר, ועד היום נהנים ממנו בעיקר התושבים והאזורים שקשה להם להגיע למסך שלנו, כפי שאמרתי, אם לא קורים אירועים חריגים. אני מבקש את תמיכת כל הבית. מדובר פה על אמון, מדובר פה על מסר. אין פה, כפי שאתם מבינים, לא עניין של קואליציה ולא עניין של אופוזיציה. יש פה עניין חברתי, ערכי, ממדרגה ראשונה, ואני מבקש את התמיכה של כל חברי הבית.

תודה רבה, אדוני השר. חבר הכנסת שלמה מולה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, הוא הציג את החוק ויצא. אני רוצה לדבר עוד פעם לגופו של עניין לגבי החוק הזה, לא לגופו של עניין אלא על התהליכים, תהליכי החקיקה. הכנסת היא לא חותמת גומי, לא גוף של הממשלה שיכולה לבוא ולהגיד

הנה אנחנו מביאים, פטור מחובת הנחה, תחוקקו היום תוך 24 שעות, וכן הלאה וכן הלאה.

שהתהליך הזה הוא תהליך שלא מכבד את כנסת ישראל. היום בבוקר אנחנו התווכחנו על הצעת החוק הזאת בוועדת הכנסת, ואני חושב שכל חקיקה שמחוקקים ללא דיון מעמיק ורציני, ההשלכות שיכולות להיות לחקיקה מסוג זה, זה דבר מאוד מסוכן. אני חושב שזה מבזה אותנו, את חברי הכנסת ואת הכנסת עצמה. לגופו של החוק אני חושב, יכול להיות שיש חשיבות רבה לחקיקת חוק מסוג זה, אבל אני שואל את השאלה: מה לגבי הקבוצות שצורכות תקשורת בשפות שונות? מה לגבי דוברי הרוסית, מה לגבי דוברי אמהרית?

כל השפות למיניהן. אני חושב שדווקא במדינה שבה יש לנו קולקטיב של תרבויות שונות,

זה אחד הנושאים שרצינו לקיים בו דיון מעמיק לפני שמגיעה אלינו החקיקה הזאת, חקיקה באוטוסטרדה, שבסופו של דבר משאירה עוד פעם בשוליים קבוצות מסוימות. לכן אני חושב שטוב היה אם השר היה מאפשר דיון בחקיקה בצורה מעמיקה יותר, שמאפשרת לכל מיני קבוצות לבוא לידי ביטוי. יכול להיות שבסופו של דבר גם הממשלה אולי היתה משתכנעת, היו מכניסים תיקונים בחקיקה, ואז כולנו היינו תומכים. אבל בצורה כזאת,

מאוד קשה לנו לתמוך בהצעת החוק. תודה רבה. חבר הכנסת נחמן שי. גברתי היושבת-ראש, חברי, אני בעד ההוראה הזאת, שנועדה לאפשר להמשיך ולשדר חדשות מקומיות בערוצים של הטלוויזיה, כי הפריפריה משלמת מחיר כבד על הריחוק, ואחת הדרכים הבודדות שבהן ניתן להפיג מעט מתחושת הבדידות והריחוק שלהם היא באמצעות השידורים המקומיים הללו. זו גם במה, קטנה אומנם, לא הכי מרכזית, עבור כשרונות מקומיים להתחיל את דרכם, לפעמים גם לסיים אותה, באמצעות אותם שידורים. לכן אני מברך את חברת הכנסת יחימוביץ ואת חבר הכנסת,

סער על שטרחו ודחקו במחוקקים לקיים את התקנה וההוראה הזאת. אבל אני הייתי רוצה במקום הזה לקרוא לתיקון נוסף שאני מצפה ממך, אדוני השר, כי אני לא מוצא שום במה אחרת לומר לך את הדברים הללו. אני חושב שאנחנו צריכים,

לראות אותך מפעיל את הערוץ הייעודי בשפה הערבית. הדבר הזה הוא בידיך, והוא נדחה והולך, יושב-ראש הכנסת איננו פה. הוא היה בשעתו שר התקשורת, והדבר היה בידיו ולא יצא לפועל. הערוצים הייעודיים האחרים התממשו, כל אחד בדרכו, בהצלחה יותר גדולה או יותר קטנה. לא עולה על הדעת שבמדינת ישראל, ל-20% מהאוכלוסייה לא יהיה ערוץ שידבר אליהם בשפה שלהם וייצג את התרבות שלהם. יתירה מזו, זה עשוי להיות גם גשר שלנו אל השכנים שלנו, אלה שנמצאים בתוך גבולות מדינת ישראל, אלה שנמצאים באזורים הסמוכים לה ואלה שנמצאים במרחקים גדולים. אין לנו שום ערוץ שמשדר בערבית. אני יודע שיש פה משהו שקרוי כשל שוק, ולא ברור מי יוכל להתמודד ואיך. אני מפציר בך לחפש את התנאים והדרכים כדי להקל על מגישי המכרז בבוא הזמן, בהנחה שתפרסם אותו סוף סוף, כדי שהם יוכלו להתמודד עליו. אני חושב שזו משימה לאומית שמדינת ישראל תיתן את הבמה הזאת, ואני לא מדבר על ערוץ מטעם, אני לא מדבר על ערוץ הסברה. אבל אני מאמין שמה שישודר בו, בדרך שישודר בו, יכול להיות אחד הכלים האפקטיביים ביותר שלנו, של החברה הישראלית, כלפי עצמנו וכלפי הסובבים אותנו.

חבר הכנסת נסים זאב. גברתי היושבת בראש, כנסת נכבדה, חוק התקשורת, שידורי חדשות מקומיות,

כל אחד צריך לדעת מה קורה בעיר שלו. השאלה היא מה משדרים, מה אומרים, איזה מין מסרים, על אילו ערכים מדברים, דווקא ברמה המקומית. אני מהשידורים הממלכתיים כבר לא מצפה לכלום. יש תוכניות בידור, אז הכול צריך להיות ניבול פה, הרמה שואפת לאפס. תוכנית מועדון לילה. הכול דברי זימה. איזה לכלוך, איזו תועבה. מה אתה רוצה, להחזיר אותנו לאירן? תשתוק, תשתוק אתה, חביבי. עכשיו הגעת מאתיופיה, אני מצפה ממך, אני מצפה ממך להיות כמו הספרדים שלנו, לשאת את הדגל בגאווה ובעוז. אני יליד הארץ ומרגיש את עצמי עדיין עולה חדש. מה לעשות? זו גאווה. אז אני אומר: גם אני עירקי, אז מה? אני מרגיש שאני שונה מאבותי?

"עיניים להם ולא יראו". הלוואי שלא היית רואה את זה. מה זה תוכנית "התיכון שלנו", איזה תיכון? מה מלמדים שם את הנוער שלנו? מה מעבירים להם? אתה לא רואה טלוויזיה, אין לך טלוויזיה.

"ארץ נהדרת" פעם היא היתה נהדרת, עכשיו לא נהדרת ולא ארץ. חצי מהתוכנית גם דברי ניבול. אי-אפשר לבדר אנשים מבלי לומר דברי תעתועים ודברי נבלה? אני רוצה לדעת. למה אי-אפשר להרים קצת את הרמה של התוכניות שלנו? אפשר וצריך.

כל הכבוד לך. אתה, נחמן שי, אדם הגון, ואתה יודע שיש צורך לשנות את הרמה הזאת. אני אומר לכם, רבותי, אני אומר לכם מתוך כאב: אם אנחנו באמת חסים על הנוער שלנו, על הנשמות שלנו, של הנוער שלנו, צריך לעשות חשבון נפש, ולא רק כמו עזים, כמו שאמר הרב, עיזה עיוורת, כל פעם שיש הצעת חוק אנחנו מאשרים ברמה העקרונית, אבל אנחנו מתעלמים מכל המסרים השליליים שממלאים את החלל של הצעירים שלנו. לכן אני חושב שזה דווקא זמן לדבר על כל נושא הפרסומות, על כל נושא תוכניות הבידור, לשנות קצת, להיות יותר תרבותיים, להעביר מסרים עם ערכים. כל כך הרבה שעות של תוכניות, וחבל מאוד שאנחנו לא מנצלים כשאנחנו באים ואומרים, רוצים מדינה יהודית. בוא ניתן להם את המסרים היהודיים, ניתן להם את הערכים הנכונים כדי שיפנימו, כדי שיהיו עם שורשים חזקים. כן, אני אתך, חבר הכנסת מולה.

לחבר הכנסת זאב.

רבותי חברי הכנסת, אני מצטער ששר התקשורת יצא, רציתי דווקא לדבר אליו, אני מקווה שהוא יחזור. אני מוכרח לומר, אנחנו כמובן לא מתנגדים להצעה הזאת, אבל עליתי כדי לומר שזה מעט מדי. חוק הכבלים שאני חוקקתי ב-1986 בכנסת הזאת, זה חוק פרטי שלי, גברתי היושבת-ראש, קבע במפורש, אני פשוט מביא את זה לידיעת חברי הכנסת,

שכל התגמולים שהמדינה מקבלת מהכבלים ילכו להפקות מקומיות. אני מציע לחברי הכנסת להיכנס ולראות ב"דברי הכנסת" מה נאמר פה בכנסת,

כשהחוק הוצג לקריאה ראשונה

על-ידי ועל-ידי דוברים אחרים, ומה נאמר בוועדה שבה דנו בחוק הכבלים. הרעיון היה, שיהיה מספיק כסף בידי הקהילה המקומית, שיהיה ערוץ קהילתי שבו יכולים לראות, חבר הכנסת זאב, בערוץ הקהילתי, את המסיבות בבתי-הספר, את משחק הכדורגל העירוני,

את האירועים הקהילתיים, בכל קהילה. ואם באמת היו נותנים את הכסף לקהילות,

היו מפתחים רשת שלמה של אנשים שהתחילו עם זה במתנ"סים, לקחת חבר'ה צעירים וללמד אותם לצלם, לערוך ולהפיק, ולהפיק תוכניות מקומיות שהן גאוות הקהילה. לצערי הרב, האוצר כהרגלו לקח את כל הכסף לקופת האוצר ונותן מעט מאוד כסף, שלאט לאט הולך ויורד, כאילו עושים טובה למישהו, שיעשו חדשות אזוריות, פעם ביום או פעם בשבוע, כל יישוב מקבל איזה שתי דקות. זאת בדיחה, זה לא מכבד את עצמו,

ואם הממשלה, חבריה או שר התקשורת, שלצערי איננו פה, אם שר התקשורת אכפת לו מהאוכלוסיות החלשות כפי שהוא מייצג, הוא צריך לפעול על-פי חוק הכבלים ולהחזיר את הגלגל, רוורס, לתת את כל ההכנסות מהתגמולים של הכבלים לקהילות האלה לצורך הפקה. גברתי, אני מציע, אם יותר לי, מאחר שאין פה שר מטעם הממשלה, שאמשיך לדבר עד שיהיה פה שר ואז תספרי שלוש דקות. אתה יכול להמשיך לדבר עד שיגיע שר.

אין פה אף שר מהממשלה, איפה יש? שר האוצר נמצא פה.

אני חושבת שהוא יכול להמשיך לדבר עד שייכנס שר התקשורת.

אומר לשר התקשורת, שנוגע לדיון הזה: זה דיון של משרד התקשורת. חבל ששר התקשורת לא פה. הוא יצא, אפשר לקרוא לו.

אני אומר לשר התקשורת, חצי ממשלה פה.

צריך להיות פה שר שמאזין, בוודאי שר התקשורת. שר הדתות פה. חבר הכנסת שטרית, ספר לנו על החוק שלך, עד שיבוא שר התקשורת. חוק הכבלים אגב, אם מדברים בכבלים, בגלל זה ביקשתי לדבר, חוק הכבלים היו לו מטרות נוספות שלצערי לא מתקיימות. החוק, גברתי היושבת-ראש, קובע שבתום חמש שנים מיום התחלת השידורים בכבלים, שר התקשורת רשאי לאשר פרסומת בכבלים. עד היום עוד לא ראיתי שר תקשורת שעושה את זה. בתקופת ממשלת רבין, כאשר שחל היה שר התקשורת ושר האנרגיה, הגשתי אז הצעת חוק לאשר פרסומת בכבלים ולהפחית את דמי המנוי בכבלים לקליינטים בצורה משמעותית. הוא התנגד לזה בטענה שבדיוק הוקם ערוץ-2 והוא התחייב להם שלא תהיה פרסומת בהתחלה. בסדר, השנים כבר עברו. אני מציע לשר התקשורת, עוד לא מאוחר, מותר לו, על-פי החוק, לעשות היום תקנות, זה כל מה שהוא צריך לעשות, תקנות לאשר פרסומת בכבלים. פרסומת בכבלים תוכל להפחית משמעותית את דמי המנוי, לתת הכנסה נוספת מבחינת הזכיינים של הכבלים ולהקטין את דמי המנוי. אפשר לעשות את זה גם בצורה ספוראדית, להפחית את זה רק לאוכלוסיות חלשות. גם ככה אנשים משלמים היום, אני מעיר את תשומת לבו של שר התקשורת, שאיננו פה, שהכבלים היום משדרים את אותו סרט 20 פעם, אחר כך פעם שמים אותו ב"הוט", וכל מי שרוצה לראות אותו משלם עוד הפעם כסף. חברים, זאת לא היתה הכוונה, ואני מציע לעשות סדר.

שיקרא את הפרוטוקול.

חברת הכנסת יחימוביץ,

האמת שחבל מאוד ששר התקשורת יצא באמצע הדיון. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, אכן חבל ששר התקשורת לא נמצא כאן, כי זאת היתה הזדמנות לחלוק לו שבחים על כך שהוא מעביר את החוק החשוב כל כך הזה.

שהעברנו אותו פעמיים בעבר, חבר הכנסת גדעון סער,

ואנוכי, בחקיקה פרטית. הפעם בלתי אפשרי היה להעביר את החוק בחקיקה פרטית בגלל סד הזמנים, ועל כן אני שמחה ומברכת על כך שהחוק הזה מובא כחקיקה ממשלתית. תושבי הפריפריה שצופים בערוצי ה"מיינסטרים" בטלוויזיה מתקשים לזהות את עצמם בערוצים האלה, כיוון שבערוצי ה"מיינסטרים", בפריים טיים, בזמן השיא של השידור, בדרך כלל הדמויות המגישות, הטאלנטים, עונים על שטנץ מסוים של חתך מסוים באוכלוסייה, הם מייצגים אליטה מסוימת, בצורת הדיבור שלהם, במראה שלהם, גם בעמדות שלהם. כרגע,

שיבחתי אותך, אני מצטערת שהחמצת את זה, אבל אני מעדכנת אותך בדבר.

אין לי בעיה אם תחזרי על זה עוד הפעם. לא צריך להיסחף. אני אביא לך את הפרוטוקול. אבל אז נצטרך לחזור על מה שאמר חבר הכנסת שטרית, וזה כבר ייקח זמן רב מדי. אני רק אוסיף, כשהבנתי שזאת חייבת להיות הצעת חוק ממשלתית עכשיו ושאי-אפשר להעביר את החוק שוב בחקיקה פרטית, והבנתי שאתה זה שאחראי להעביר את החקיקה הזאת,

אם צפויה ישועה ממישהו, הרי זה ממך, אדוני השר, ולא טעיתי, ואני שמחה על החוק הזה ומברכת עליו. כאמור, תושבים רבים בפריפריה שלא נמנים עם אותה אליטה צרה באוכלוסייה, מתקשים לזהות את עצמם, את תוכני עולמם, את המראה שלהם בפריים-טיים. הם גם לא באים לידי ביטוי, הם באים לידי ביטוי לפעמים כקורבנות, לפעמים כקוריוז, לפעמים כצבע, הם בטח לא יושבים שם כדמויות מקבלות החלטות או דמויות שמעצבות דעת קהל. ולכן לעתים קרובות מאוד הם זקוקים למקום משלהם. המקום משלהם הזה הוא הטלוויזיה בכבלים בפריפריות. זה כלי אדיר למעורבות חברתית, כדי ליצור גם מקומות עבודה במקומות האלה, גם סוג של חוויה קהילתית משותפת, גם כלי כדי לבוא לידי ביטוי, גם מקום שבו בני נוער ומבוגרים מאוד כאחד מביאים לידי ביטוי את הכישורים שלהם ויוצרים יצירה טלוויזיונית. יש לזה ערכים שהם גם תרבותיים, גם סוציולוגיים, גם ערכיים, גם חינוכיים. לקחת את הכלי הזה, זה ממש ליטול את כבשת הרש. מעבר לכך שמדובר ביותר מ-100 עובדים מסורים שהתמחותם במקצועות הטלוויזיה, ולסגור להם את המקום הזה אומר שהם יישארו מובטלים, זה לא שולי בעיני, זה משמעותי מאוד, ולכן אני תומכת בחוק, מברכת עליו ומקווה שהדברים יתמסדו לכדי הסדר קבוע, ולא נצטרך שוב לתפור טלאי על טלאי בכל שנה מחדש.

חבר הכנסת זאב בילסקי, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, לכבוד לי. אדוני השר, אני רוצה לברך אותך. זאת יוזמה נפלאה. אני פשוט חוזר לימי צעירותי, גם כראש רשות, גם כחבר מועצת הכבלים והלוויין, וזאת היתה בשורה כשהבאנו שידורים, ביוזמת השר שטרית, שבאמת משנים את מפת השידורים במדינת ישראל. פתאום נותנים למישהו מקומי משהו משלו. כתוצאה מזה התפתחו דברים נוספים. יש היום קהילות שלמות של קשישים שלוקחים מצלמה, וכל אחד עושה לעצמו שם בערוץ, אתה יודע, מוצא את מקומו, נהנה מזה. אתה פשוט לא יודע, כלומר אדוני יודע, אבל אני רוצה לספר לכל עם ישראל שצופה בנו עכשיו, כן, זה לפני ערוץ-2, אז כולם עכשיו אצלנו כאן, שהערוץ הזה פשוט הביא בשורה. אני הייתי רוצה לעודד את אדוני השר ללכת עוד צעד אחד קדימה, באמת ללכת ולמצוא את אותם משאבים,

הערוצים המסחריים יוותרו קצת מאותה אחוזה של פרסום וייתנו קצת לטובת הערוצים האלה כדי שאפשר יהיה לפתח אותם. ולחבר הכנסת זאב הייתי רוצה להגיד מלה אחת. מכיוון שאני באמת מאמין לאדוני שהוא לא רואה טלוויזיה, ואחרי ששמעתי את אדוני אני גם יודע שהוא לא ראה, אותך אני רואה. אותי אתה רואה, זה מצוין, אבל בערוצים האלה, אין שם את אותם דברים שאתה הזכרת. יש שם פשוט יצירה מקומית של אנשים מתוך הקהילה, לא דיברתי על יצירה מקומית, ולכן, אותם ערוצים, כדאי שיהיה להם עידוד, ואני רוצה עוד פעם לברך את השר ולהגיד לו יישר כוח, וכל מה שאדוני יעשה ויוסיף, אנחנו נעמוד פה מימינך, משמאלך,

איפה שתבחר.

הדובר האחרון, חבר הכנסת יריב לוין. גברתי היושבת-ראש, אדוני השר, חברי הכנסת, חברות הכנסת, הצעת החוק הזאת היא הצעת חוק לא רק טובה ונכונה, אלא אני חושב שהיא גם הצעת חוק שיש לה השלכות הרבה מעבר לצופים ולציבור בפריפריה שצופה בטלוויזיה וצופה באותן חדשות מקומיות. יש לה חשיבות רבה גם ביכולת לייצר כוח חדש, כוח של אנשי תקשורת שבא מהשטח, בא מהפריפריה, לאו דווקא מאיזו בועה במרכז הארץ, ומאפשר לאותם אנשים,

מדובר גם בכתבים כמובן,

גם בעורכים, גם באנשי המקצוע הטכניים, מאפשר לכל האנשים האלה לבוא לידי ביטוי, להשתלב בתעשייה הזאת, לצבור את הניסיון, לצבור את הידע, ואחר כך כמובן משם להתקדם הלאה ולהשתלב בערוצים הכלל-ארציים. אני חושב שהדבר הזה הוא דבר חיוני, הוא דבר חשוב, משום שהמטרה שלנו בסופו של דבר היא לא רק לשדר חדשות לפריפריה כדי שהאנשים בפריפריה יוכלו לראות מה קורה אצלם, אלא להביא את הפריפריה ולהפוך אותה ל"מיינסטרים", לזרם המרכזי של החברה הישראלית, ולשלב את האנשים מהפריפריה בכל המערכות שלנו. ברור לגמרי ששילוב כזה לא יכול להיות כאשר הם אינם משתלבים במערכת של התקשורת, שהופכת למערכת מרכזית שמכתיבה סדר-יום ומשפיעה כמעט על כל דבר שקורה כאן.

אני חושב שצריך לברך על ההצעה הזאת. ההצעה היא בהחלט חשובה. אני מוכרח לומר בהערה אחת נוספת, נדמה לי שדווקא משום שההצעה הזאת היא כל כך נכונה וכל כך, אני חושב שהיא גם מבטאת קונסנזוס רחב, אפשר היה להביא אותה הרבה קודם. כלומר, באיזשהו מקום, ואני יודע שזה לאו דווקא עניין שתלוי בשר, אלא יותר אולי במערכת הטכנית הפקידותית במשרדו, אני חושב שככלל, נכון ורצוי שחוקים מהסוג הזה יבואו בזמן,

ללא צורך בכל מיני הליכים חפוזים כדי לאשר אותם. נדמה לי שזה יותר נכון גם מבחינת היחסים בין הממשלה לכנסת וגם מבחינה זו שהדבר באמת יאפשר דיון מעמיק, בוודאי באותם מקרים שבהם יכולים להיות חילוקי דעות.

אדוני השר, אתה רוצה להשיב? כל כך הרבה מחמאות,

חברי השרים, אני פשוט עליתי לכאן ראשית להודות לכל הדוברים על התמיכה ועל המלים החמות, אבל ידידי יריב לוין, דווקא מהמפלגה שלי פה, הטיל דופי או רמז שהחוק הגיע ממש ברגע האחרון בגלל הפקידוּת אצלי במשרד. אז אני רוצה לומר לך, אדוני, שהחוק מוכן הרבה מאוד זמן. היתה לנו בעיה להשיג תקציב. אני אומר שמצאתי לנכון לעלות לכאן, לבקש דקה, ולומר לך שהפקידוּת במחלקה המשפטית אצלי, מהטובות שיש, עשו את העבודה בזמן והגישו את החוק בזמן. זה התעכב באוצר עד שמצאנו מקורות מימון. מי שר האוצר? תודה רבה, אדוני השר. אנחנו עוברים להצבעה בקריאה ראשונה על הצעת חוק התקשורת (המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה) (תיקוני חקיקה) (הוראות שעה) (תיקון מס' 2) (הארכת תוקף), התשס"ט 2009. ההצעה להעביר את הצעת חוק התקשורת (המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה) (תיקוני חקיקה) (הוראות שעה)

(הארכת תוקף), התשס"ט 2009, לוועדת הכלכלה נתקבלה.

הצעת החוק עוברת לדיון בוועדת הכלכלה להכנה לקריאה שנייה וקריאה שלישית. הודעה ליושב-ראש ועדת הכנסת. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, ועדת הכנסת החליטה על העברת סעיפים 56 ו-58 מתוך פרק י"ד בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט 2009, לדיון בוועדה משותפת של ועדת הכלכלה וועדת החינוך,

יצוין כי ביום כ"ו בסיוון התשס"ט, 18

נמסר לכנסת כי ועדת הכלכלה תדון בסעיפים אלה, אך ועדת הכנסת החליטה לשנות את החלטתה כאמור. הוועדה תהיה בת עשרה חברים, חמישה מכל ועדה, בראשות יושב-ראש ועדת הכלכלה. מטעם ועדת הכלכלה יכהנו חברי הכנסת אופיר אקוניס,

יצחק וקנין, אלי אפללו וישראל חסון. מטעם ועדת החינוך, התרבות והספורט יכהנו חברי הכנסת זבולון אורלב, ציון פיניאן, נחמן שי, מסעוד גנאים ואנסטסיה מיכאלי. יושב-ראש הוועדה המשותפת יהיה חבר הכנסת אופיר אקוניס.

גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, ועדת הכנסת קבעה בישיבתה היום כי ועדת הכלכלה תדון בהצעות החוק הבאות, לשם הכנתן לקריאה ראשונה: הצעת חוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון, מיזם חקלאי-תיירותי בנגב), התשס"ט 2009, של חברי הכנסת ישראל חסון ושלמה מולה וקבוצת חברי הכנסת, פ/716/18, והצעת חוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון, מיזם חקלאי-תיירותי בנגב), התשס"ט 2009, של חבר הכנסת רוברט אילטוב, פ/1342/18.

למען הסר ספק, הצעת חוק התקשורת עברה ברוב של 35, ללא מתנגדים וללא נמנעים. אנחנו עוברים עכשיו לבקשת סיעת האיחוד הלאומי שלא להחיל דין רציפות על הצעת חוק בית-העצמאות, התשס"ח 2008. ינמק חבר הכנסת יעקב כץ. יש הצבעה אחרי זה? בוודאי. בבקשה,

לפני שנמליץ

העצמאות, ברצוני להביא לידיעת הכנסת שבימים האחרונים נאמרו כמה הצהרות חמורות, לצערנו הרב, הצהרות מזיקות ומקולקלות, וכולן פגעו בנו כמו מכת ברק. נשיא ארצות-הברית,

הדורש מאתנו, היהודים, ורק היהודים, מתיישבי יש"ע ומזרח-ירושלים, כ-650,000, בלי עין הרע, 650,000 יהודים, כן ירבו, אנחנו תמהים איך זה קשור לבית-העצמאות. כן, כן, עוד מעט תשמעו. הכול קשור לעצמאותה של מדינת ישראל, אז זה קשור לעצמאות. להפסיק לגדול ולהתפתח בצורה טבעית.

no natural growth. זה קשור להיפך העצמאות שלנו במדינת ישראל. אנחנו באנו להיות פה עצמאים ולא תלויים בגויים, והם אומרים לנו: no natural growth. no natural growth זה ההיפך מעצמאות. להפסיק לגדול ולהתפתח בצורה טבעית, ואנו נענה ונאמר: גזירתך, נשיא ארצות-הברית, גדולה משלו. משלו, משל מי?

שהוא גזר רק על הזכרים, ואתה גוזר גם על הזכרים וגם על הנקבות. הברק השני זה ידידנו שר הביטחון אהוד ברק, שגם הוא גזר עלינו גזירה השבוע והודיע שהוא מציע להקפיא, שימו לב למלים, הוא נתן 50 בתים הבוקר, להקפיא, להקפיא. אני מדבר רק על מה שהוא הציע, להקפיא לשלושה חודשים את ההתיישבות במזרח-ירושלים וביש"ע. להקפיא. המלים מקפיאות ומפחידות. המלה להקפיא, אחד גוזר ואומר no natural growth והשני אומר להקפיא. אם מישהו היה מציע להקפיא את הזבובים בעולם, היו אומרים שזה נגד הטבע, אבל על יהודים אפשר לומר את המלה הקפאה. והשלישי זה הברק השלישי שפגע בנו כברק. לפני שבוע, כבוד נשיא בית-המשפט העליון לשעבר אמר שהיהודים בארץ-ישראל, כשהם נשאלים, אם ישאלו אותם מה לעשות עם הערבים, הם יציעו לזרוק את הערבים לים. אני רוצה לבוא ולומר שכל הפוסל, במומו פוסל. אנחנו לא מציעים לזרוק את הערבים לים. אנחנו רק קוראים לכל היהודים ברחבי העולם לבוא לארץ-ישראל, להמשיך וללדת ילדים, להמשיך לבנות ולהתפתח, לחזור בתשובה, לחזור ולשוב לארץ-ישראל, לתורת ישראל ולעם ישראל. לאחר עיון נוסף בחוק אנחנו מוכנים להסיר את הערעור שלנו על הבקשה להחלת דין רציפות על החוק. אם כך אין התנגדויות, ואנחנו מצביעים על החלת דין הרציפות. עכשיו ההצבעה, למען הסר ספק, היא על דין רציפות. מי שבעד הוא בעד הרציפות. שלא תהיינה אי-הבנות.